בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לחברי הכנסת שהגיעו לפה ביום חמישי, בוקר טוב לכל מי שנמצא איתנו בזום. צריך לומר את האמת, מדינת ישראל עוברת ימים מאוד מאוד לא פשוטים. הקורונה מהווה אתגר עצום עבור הציבור בישראל ואנחנו מנסים לייצר איזשהו איזון בין החלטות הממשלה ובין הצורך הקריטי שהכנסת תפקח על החלטות הממשלה. זה אחת החובות הכי בסיסיות שלנו, בעצם בשביל זה אנחנו פה. אני רוצה לוודא שכולם מבינים מה קרה אתמול בשעה 8:30 בבוקר. הממשלה העבירה את התקנות על סגירת מערכת החינוך לוועדת החינוך לגבי החלטה שאמורה להיכנס לתוקף פחות מ-24 שעות אחר כך. בכך כמובן היא מאוד מאוד הקשתה עלינו לעשות את תפקידנו ולפקח. מעבר לזה, חשוב שכולם יבינו, בתקנות הקודמות שהגיעו לוועדת החינוך לפני כמה שבועות הייתה התייחסות נפרדת לכל הגילאים. הייתה התייחסות להחלטות שקשורות לגנים, התייחסות למה שקשור לא'-ב', התייחסות לקבוצות הקטנות בג'-ד', התייחסות לה'-ו' והתייחסות לעל-יסודי. אתמול קיבלנו התייחסות גורפת לסגר של מערכת החינוך, בלי שום יכולת לייצר הפרדה. אני קורא את הסעיף כדי שתבינו. בפרק ב' לתקנות שהגיעו לפה אתמול יש "איסור פתיחת מוסד המקיים הוראות חינוך והוראות לעניין הפעלת גוף או מוסד המקיים פעילות לפי סעיף 10(ג) לחוק ופנימיות". תקנת משנה 2(א) אומרת: "בעל מוסד לא יפעיל מוסד בדרך של פתיחתו לתלמידים הלומדים בו, למעט לשם ביצוע בחינות." אחרי זה כמובן יש החרגות, אבל השורה התחתונה היא התייחסות לכל המוסדות, כל הגנים וכל בתי הספר. אני קורא מפה לפרופ' גמזו להגיע לוועדת החינוך כבר ביום שני הקרוב ולנסות להוכיח לנו את הדעה הדי רווחת בציבור הישראלי, בוודאי גם שלי, שאנחנו מתקשים להבין את ההחלטות לגבי הגנים ובתי הספר היסודיים, או לכל הפחות הגילאים הנמוכים ביסודי. ללא ספק כולם מבינים, ברור שכאשר פותחים את מערכת החינוך יש עלייה בתחלואה. זה עובדה לוגית. אין טעם לטעון את הטיעון הזה בכל פעם כאילו זה מפתיע. ברור שיש סיכוי שכאשר נפגיש את כל ילדי ישראל ביחד ייתכן ששיעור התחלואה יעלה. השאלה הקריטית שאנחנו רוצים לשאול פה, ויש לי הרבה מאוד שאלות, וגם לחברי הוועדה, את פרופ' גמזו: איך יכול להיות שהנתונים שמוצגים במשרד הבריאות לעומת הנתונים שמשרד החינוך מראה משקפים מציאות אחרת? אנחנו רוצים לדעת האם יש נתונים שמראים איפה התקיימו ההדבקות. אנחנו רוצים לדעת באמת האם לפי המידע של משרד הבריאות אני רוצה להקריא, ויש פה נציגים של משרד הבריאות שמוזמנים לחזק או לסתור את הטענות שלי. לפי הנתונים של משרד הבריאות ילדים בגילאי לידה עד חמש מהווים 5% מן החולים במדינת ישראל, למרות שהם מהווים 12% מן האוכלוסייה. כלומר חלקם בנתוני ההדבקה באופן יחסי נמוך מאוד. מעבר לזה, כפי שאנחנו יודעים, בסגר הזה יש הרבה מאוד התאמות. בסופו של דבר מאות אלפי ישראלים ייצאו לעבוד בשבוע הבא ובשבוע שאחריו, אבל כרגע אין להם שום פתרון לילדים. אני חושב שהתפקיד שלנו כאן בכנסת הוא למצוא את האיזון, והאיזון הזה עדין ומורכב. שאף אחד לא יספר לעצמו שפשוט מאוד לקבל החלטות. האיזון העדין, בין הצורך הקריטי והמחויבות הלאומית שלנו לשמור על בריאות הילדים ולשמור על בריאות הגננות והגננים והמורים שלנו והצוותים. יש לנו אחריות אדירה לשמור על הבריאות שלהם, בוודאי לא להגביר את התחלואה, אבל גם יש לנו אחריות לשקף לציבור למה הממשלה מקבלת החלטות ועל בסיס אילו נתונים. כרגע, לצערי, יש תחושה שלא ברור בדיוק למה כל החלטה מתקבלת. השקיפות של ועדת החינוך, ובכלל ועדות בכנסת, היא לתת לציבור להבין למה מתקבלות החלטות. לכן אני מקווה מאוד שפרופ' גמזו יגיע לפה לדיון שנקיים ביום שני כדי לנסות להוכיח לנו שיש הצדקה לסגירת הגנים וסגירת היסודי.

גם ממה שהוא טוען, לפחות על פי הציטוטים שיצאו מישיבת הממשלה האחרונה, הוא מסביר שפתיחת בתי הספר העלתה תחלואה, אבל באותה נשימה הוא אומר שילדים עד גיל 10 כמעט לא חולים. אלה הציטוטים שאני רואה. אם כך, נרצה להבין למה המערכות הללו סגורות. זה בהתייחס ליסודי ולגנים. מעבר לכך יש סוגיה משמעותית מאוד של החינוך המיוחד, שרבים מאיתנו מאוד מאוד מוטרדים ממנה. אני שומע קולות שצריך לסגור את מערכת החינוך המיוחד ולא להחריג אותה כפי שקרה עד עכשיו. אני חושב שזה לא להבין את הצרכים הייחודיים של אותה מערכת. גם סוגיית השעות, שאני בטוח שחלק מחבריי ידברו עליה בעצם קיצרו את השעות של מערכת החינוך המיוחד וזה מייצר אלפי פניות אלינו ביומיים האחרונים מאין-ספור הורים מודאגים שלא יודעים איך הם יצליחו להתנהל בשבוע הבא. גם פה, האחריות שלנו היא לאזן בין כל הצרכים ולוודא שאנחנו שומרים על תחלואה נמוכה ככל האפשר ומורידים אותה אבל ערים לצרכים של האוכלוסיות הייחודיות במדינת ישראל. אני חושב שזה התפקיד שלנו ואנחנו מנסים לעשות אותו הכי טוב שאפשר על בסיס הנתונים ועל בסיס כל המידע שקיים. אלה שתי הנקודות העיקריות שבליבת התקנות האלה אבל יש עוד הרבה אלמנטים בתקנות האלה שקשורים למי הם עובדים חיוניים במערכת החינוך, וזה משליך על איזה תנאים תוכל לקבל גננת שצריכה פתרון, אם היא צריכה להיות בחינוך המיוחד צריך לתת פתרון גם עבור הילדים שלה או שלו, ועוד הרבה מאוד תקנות. התייחסתי בעיקר לתקנות הספציפיות שנמצאות במחלוקת. אני מזכיר לכולם שמכיוון שהתקנות הגיעו אלינו עם התייחסות לכל המוסדות, מן הגנים ועד התיכון, אין לנו אפשרות חוקית לעשות החרגה בין התקנות. אין אפשרות לפיצול? אין אפשרות לפיצול. אנחנו יכולים לאשר או לא לאשר את התקנות. אבל אם יש פה תקנה, כמו זו שהקראתי כרגע, תקנת משנה 2(א) למשל, שמדברת על כך שכל המוסדות ייסגרו, אנחנו יכולים לקבל החלטה שאנחנו פותחים את כל המוסדות. אני אישית חושב שבעת הזאת זה לא יהיה דבר אחראי ונכון לעשות. בהחלט יש הבדל בין הגילאים של כל התלמידים, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות הוא לשנות את תוקף התקנות שהגיעו אלינו. התקנות האלה תקפות עד 8 באוקטובר, עד סוף סוכות. אנחנו כן יכולים לקצר משמעותית את משך הזמן שיש לממשלה להחזיר אלינו את התקנות ואז ככל שפרופ' גמזו יוכיח, או לא יוכיח לנו, ושאר הנציגים המכובדים ממשרד הבריאות, את ההצדקה של חלק מן הטענות שנעלה פה היום, נחליט לפי זה מה אנחנו לא מאשרים. צריך להבין את מה שיש בסמכותנו לעשות. עד כאן הפתיחה שלי. אתן לחברי הכנסת כמובן לדבר, ואז נציגי משרד החינוך ומשרד הבריאות יתחילו להציג את התקנות.

את כיועצת המשפטית של הוועדה כמובן תסייעי להם. עוד דבר שחשוב לי להגיד, צריך לוודא מה הגיע בתקנות הקודמות וכעת לא מופיע ואילו דברים התווספו ולא הופיעו בתקנות הקודמות. עד כאן. חברי הכנסת, אתם רוצים להתייחס? בבקשה חבר הכנסת עופר כסיף. קודם כול אני רוצה להגיד יכול להיות שזה הוזכר קודם, אני לא יודע אני קובע שבושה וחרפה ההתנהלות של הממשלה אל מול הכנסת. יש זלזול בכנסת. לא ייתכן שמקבלים תקנות כל כך קריטיות, כל כך משמעותיות וכל כך שנויות במחלוקת באישון לילה ומעבירים לכנסת או למי מוועדותיה את התקנות לאישור או לדחייה ברגע האחרון. זה הגיע לשיא בוועדת החוקה, שעוד מעט אצטרך לצאת לשם לצערי, אבל זה בא לידי ביטוי גם פה משום שהתקנות הגיעו רק אתמול בבוקר, שזה הרגע האחרון. בהחלט, פחות מ-24 שעות לפני הסגירה. איך אפשר כך לנהל דיון אמיתי ורציני למען הציבור? הזלזול של הממשלה בנו, בכנסת, הוא בעצם זלזול בציבור. הציבור מבולבל, אומרים לו דבר והיפוכו בהפרשים של דקות לפעמים, הכול משיקולים פוליטיים. מי שיש לו יותר עוצמה ללחץ מצליח לזכות בהקלות, שהן לעתים לא ענייניות, מי שאין לו אמצעי לחץ ראויים לא מקבל את מה שהוא ראוי לו, ואז לפעמים אנחנו נתקלים בתקנות שהן מופרכות מן היסוד. פשוט בלתי אפשרי לעבוד כך. לכן לא אאשים אף אחד בציבור אם הוא לא יקיים את התקנות. הזכרנו אלף פעמים בכמה ועדות - - - רק בואו נקרא להם כן לקיים את התקנות. אתה תקרא למה שאתה רוצה. אני לא קורא לזה משום שהתקנות האלה

אני לא רוצה להגיד שכולן, הן כל כך מופרכות שאני לא יכול לצפות מן האנשים למלא אותן. אי אפשר גם לבקר את הממשלה, בחלק מן הפעמים בצדק, וגם לא להגיד כנבחר ציבור שאתה קורא לציבור לקיים את ההנחיות. אני חושב שזה לא אחראי. אני לא מוכן לקרוא לציבור לקיים תקנות שהן פוליטיות ולא נוגעות לבריאות שלהם. רק עכשיו קיבלנו בוועדת החוקה מכתב מהר"י,

שבו הם כותבים במפורש שסגר הוא אסון בריאותי. אצטט לכם עכשיו, לא את כל המכתב, אל תדאגו, זה שבעה עמודים. הם כותבים ומדגישים, זה לא דגש שלי: "הגישה הנכונה היא להגביל את הפעילות האסורה שהוכחה כמסייעת להתפשטות הקורונה ... לא צריך להגביל את התנועה." הם מתנגדים לסגר, הם מתנגדים להגבלה של 500 מטר יציאה מן הבית. הם אומרים שזה רק יפגע בציבור מבחינה בריאותית. הם המומחים, אנחנו צריכים להקשיב להם. אנחנו לא מומחים, אנחנו לא מבינים בתחום הבריאות. אנחנו דואגים לבריאות הציבור או אנחנו דואגים לאינטרסים פוליטיים? הסגר הזה וכל התקנות הללו, רובן, לא כולן, ועצם הכרזת הסגר כל זה נעשה משיקולים פוליטיים של אדם אחד בראש ובראשונה, לא משיקולי בריאות הציבור וטובתו. כל המומחים אומרים את זה. איך אנחנו יכולים כך לבגוד בציבור? אנחנו גם הורסים לו את הפרנסה, גם לא מאפשרים למשפחות להיפגש, כולל אנשים מבוגרים אני מסתכל על ההורים שלי, באיזה כאב הם יצטרכו להיות לבד בחג, ואני מסתכל על כל המיליונים בישראל שנמצאים במצב כזה, וגרוע יותר, ולאף אחד לא אכפת. אני מסתכל כמובן גם על עניין הבריאות. אני אומר עוד פעם, ההסתדרות הרפואית, פרופ' חגי לוין, יושב-ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, כולם מתנגדים לסגר, כולם אומרים שלהיות בחוץ זה הדבר הטוב ביותר בזמן המגפה הזאת. אז מה עושה הממשלה בתקנות האלה? מונעת את התנועה, מונעת את היציאה ומחייבת להיות בסגר, שכל המומחים מתנגדים לזה. היום יש ב-8 הפגנה או משמרת בתל אביב שמשתתפים בה מומחים מן השורה הראשונה אפידמיולוגים, מדענים וכן הלאה שכולם מסכימים על זה, ואנחנו לא מקשיבים. זה פשוט מביש. ואותו דבר כמובן לגבי מה שנוגע לוועדה הספציפית שלנו, אותו דבר לגבי הילדים. אדוני היושב-ראש, אני מסכים איתך, ודיברנו על זה לא פעם, גם אנחנו וגם בוועדה, בנושא של החרגת הילדים, גני הילדים ותלמידים לפחות עד כיתה ב' המומחים מדברים על כיתה ד', איך אנחנו יכולים להחריג אותם, עם התוצאות של זה. אני יודע מה התוצאות של זה מבחינת החבילה של הכול או כלום של התקנות, אבל לא יכול להיות שאנחנו מתנהלים בצורה כזאת. זה ביזיון. לסיכום, יש פה ביזיון מצד הממשלה כלפינו, ומכאן כלפי הציבור, בכך שאנחנו לא מקבלים במועד את התקנות ולא יכולים לדון בהן כראוי ולא יכולים לפקח על הממשלה כראוי, וחזינו את זה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא ההתנהלות המחפירה, המסוכנת וחסרת האחריות של הממשלה כלפי הציבור בכך שהיא מתקנת תקנות שפוגעות בציבור, בפרנסה שלו, במצבו הנפשי וגם בבריאות שלו אל מול המגפה, כך טוענים המומחים. פשוט בלתי נסבל. לכן אני אישית חושב שצריך לעשות פה הכול, וקורא כך לחבריי לעשות, לא לתת לתקנות האלה לעבור, או לחילופין, כפי שאמר היושב-ראש, אם מחליטים כן להצביע בעד התקנות, כבר בשבוע הבא, או לכל המאוחר מיד לאחר החג, יפקע תוקפן של התקנות, שהן יהיו עד יום שני או שלישי, לא יותר מזה. תודה.

אני שמח לפגוש אותך בוועדת החינוך.

בנסיבות מתסכלות אבל בכל זאת, שמח מאוד. אני מלווה את הסיפור של הגנים הפרטיים מתחילת המשבר כך שאני מעורב. תודה על הברכות. לגבי התקנות שבאו כמקשה אחת, וכפי שהסברת באפשרותנו רק לדחות אותן או לקבל אותן במלואן, או לשנות את התחולה, אמרת שלא יהיה אחראי לדחות את כל התקנות כמקשה אחת. אני חושב שלא אחראי מבחינת הממשלה להעביר את התקנות בצורה כזאת ולא להעביר את זה כתקנה-תקנה. הפחד הוא שאנחנו נדחה את התקנה. לא אחראי מבחינת הממשלה להעמיד אותנו כגוף מפקח במצב הזה. זה ברמה ההצהרתית. ברמה הפרקטית, מה שקורה מבחינת גני הילדים הפרטיים והמפוקחים עד גיל שש, מבחינת נתוני הדבקה הם אפסיים. יש לי פה נתונים רשמיים של משרד העבודה והרווחה. סך אנשי הצוות במערכת הזאת הוא 21,711 איש, מתוכם מאומתים, חשש להדבקה 35 איש, שזה 0.16%. מבחינת הילדים 111,169 ילדים, מתוכם 32 מאומתים שמהווים 0.029%. על מה אנחנו מדברים? שולחים אנשים לעבודה, המשק הפרטי פתוח. איפה אנשים אמורים לשים את הילדים?

זה להיות בין הפטיש לסדן. לך תעבוד, ימי חופשה כבר אין, רוב ההורים בזבזו את ימי החופשה בסגר הראשון, אז אתה נאלץ להישאר בבית עם אחד הילדים עד גיל שש ואפילו שמונה.

אז תפוטר? אבל אנחנו רוצים להצמיח את המשק.

הפארקים הציבוריים במרחק של 500 מטר. אביא לך דוגמה אישית: אני גר בבניין, מתחת לו יש פארק ציבורי ויש עוד עשרה בניינים מסביב. בתקופת הסגר כל הילדים בשכונה הצעירה הזאת, אלפים ירדו לפארק הזה, יתערבבו ביחד. אז לא עדיף לשים אותם באותה מסגרת מוכרת קבועה בגן ילדים? אין פה היגיון בתקנות האלה, פשוט אין פה היגיון. אני כבר לא מדבר על כמות גני ילדים שייסגרו, על מסגרות שייסגרו ולהורים פשוט לא יהיה לאן לשלוח את הילדים אחרי הסגר. גם יהיו מובטלים, גם לא יוכלו לשלוח את הילדים למסגרות, גם המסגרות לא יהיו קיימות וגם הפגיעה בילדים עצמם. רק הרגע התחילו את הלימודים, עד גיל שש אין אחוזי הדבקה, הרגע התחילו את ההסתגלות, התחילו להיכנס למסגרות וואלה, שוב

זה פשוט פגיעה באותם ילדים, בהסתגלות שלהם. חינוך מיוחד עד 14:30. למה עד 14:30? כי לגננות אין מסגרת לילדים שלהן אז משרד החינוך המציא איזה מתווה, נותנים פתרון מאולתר לילדים בגילאים 3 12 של אותן גננות באיזו מין מסגרת מאולתרת כדי שיידעו להפעיל את החינוך המיוחד, אבל המסגרת הזאת פועלת רק עד שעה 15:00, לכן החינוך המיוחד אמור להיסגר עד שעה 14:30. אני מדבר עכשיו מן המקום הכי אישי. אני אבא לילד עם צרכים מיוחדים. אתם יודעים מה זה לשנות שגרת חיים לילד עם צרכים מיוחדים, לשנות לו את שעות השהייה בגן? וזה מיד רק אחרי שהוא נכנס לגן. אתם לא יודעים מה זה גורם לאותו ילד. זה פגיעה בבריאות, פגיעה בנפש שלו, פגיעה בטיפולים. מה הצוות ייאלץ לעשות? הצוות ייאלץ לתת את כל הטיפולים, לדחוף אותם בבוקר. מישהו בכלל בחן איך זה ישפיע על אותם ילדים? יש עשרות אלפים כאלה. אז מה אתם עושים? השעתיים האלה זה משהו קריטי? אתם לא יכולים לארגן מסגרת? דבר גורר דבר. אתם סוגרים את גני הילדים הרגילים בגילאים 0 6, אז ברור שאין גם מסגרת לילדי אותן הגננות בחינוך המיוחד . זה שרשרת של פגיעה אחת מתמשכת.

עצם העובדה שהממשלה עכשיו מביאה את זה כמקשה אחת, או שתאשרו או שתדחו, קחו על עצמכם את האחריות הזאת, ואחר כך יגידו: דחיתם את זה כמקשה אחת, אז האחריות על ההדבקה עליכם, אתם גרמתם לאנשים למות זה פשוט לא אחראי מצד הממשלה. זה ביזיון שאין כמוהו. תודה רבה חבר הכנסת קוז'ינוב. חברת הכנסת תהלה פרידמן,

ואז נעבור למשרד הבריאות ומשרד המשפטים, מי שיתחיל להציג את התקנות.

אני רוצה לומר לעופר כסיף. זה שהמצב נורא

זה שאנחנו בתוך כאוס, זה ש"אשמנו, בגדנו" באמת, יש פה מורסות של שנים, הזנחה של מערכת הבריאות, מגזרים שלמים, יש שאלות של סולידריות חברתית, יש פה המון המון דברים שנמשכים שנים, ויש גם המון חוסר היגיון, הכול נכון. אבל לי יש עכשיו בראש במלחמת יום כיפור אני זוכרת תיאורים של אנשים במוצבים, את מוטי אשכנזי: הכול קורס, הקונספציה קרסה. עכשיו השאלה מה עושים במוצבים. אנחנו כרגע האנשים במוצבים.

אנחנו יכולים לעמוד ולומר אתה מבין מה אני מנסה לומר? אני מבין ואני חולק על זה. עכשיו יש לנו שתי אופציות. יש ציבור ענק שמורט את שערות ראשו, ואנחנו איתו כולנו, ויש 3,000 אנשי צוות רפואי, רופאים ואחיות מבודדים, ויש בתי חולים שאנשים מגיעים אליהם ואין להם איך לתת מענה. ובתוך כל הדבר הזה אנחנו צריכים להחליט מה לעשות. אין לנו את הפריבילגיה לומר: "לא משחקים, שברו את הכלים, אתם איכסה". זה לא "שברו את הכלים", זה לא העניין. העניין הוא שיש כאן כלים שהם מלכתחילה שבורים, והם פוצעים בגלל שהם שבורים, ואנחנו צריכים למנוע את הפציעה הזאת, אם נמשיך את המטפורה של כלים שבורים. אני מסכים עם אנדרי קוז'ינוב, הוא דיבר מדם לבו ואני מרגיש סליחה על הרגשנות שאני רוצה לקום ולחבק אותו, משום שאני כל כך מזדהה עם מה שהוא אמר. מה שעושים להורים ולילדים, בעיקר אלה עם צרכים מיוחדים, זה לא יכול להיות. גם אני מזדהה עם אנדרי. אני גם חושבת שאנחנו צריכים לתת עכשיו מענה לדברים האלה. אני רק אומרת שלומר: "כל זה לכו לעזאזל" זה לא אופציה.

אין לנו את הפריבילגיה הזאת. עכשיו אין ברירה אלא לנסות לעבוד נקודתית. מה שאני חושבת נקודתית, ואשמח לקבל על זה הסבר, אני מחזיקה את הנתונים, אני רואה שבהשוואה בין אוגוסט לספטמבר בגילאים עד תשע, ויש לנו כבר טיפת טווח של ספטמבר, אין לנו עלייה בהדבקות. אני יודעת שיש עלייה גדולה מאוד במערכת החינוך כולה, ראיתי את הנתונים, אבל כשאנחנו מפלחים את זה אז אנחנו רואים שיש הבדל. אני רוצה לשאול, ועזבו לרגע את הקונסטלציה החוקית: האם מהותית אנחנו יכולים לפתוח את גני הילדים ואת החינוך המיוחד באופן מלא מיד אחרי החג? כלומר גם לתקופת החגים. לפחות את הדבר הזה, את גני הילדים אני הייתי הולכת עד כיתות ב' אבל אם אי אפשר אז הייתי מסתפקת בגני הילדים. זו מערכת מובחנת שנראה לי הגיוני לפתוח, את גני הילדים ואת החינוך המיוחד. נראה לי שבחינוך המיוחד עזבו לרגע את נתוני ההדבקות אנחנו גם מכירים, ילדים על הרצף האוטיסטי חלק מן ההגדרה שלהם היא שהם לא באלף אינטראקציות חברתיות, ילדים עם מוגבלויות פיזיות זה הרי כל העניין. את החינוך המיוחד צריך לפתוח באופן מלא, עד סוף היום, ואת גני הילדים צריך לפתוח בימים הספורים בין החגים. כיתות א'-ב' אני חושבת שצריך לשקול גם לאפשר להם ללמוד מיד אחרי החגים. תודה רבה חברת הכנסת פרידמן. אני רוצה עוד שורה אחת להקריא שנראית לי משמעותית למדי ולא הקראתי. היא מקבלת גיבוי חזק מאוד למה שאנחנו אומרים פה. אני מקריא מכתב: "אני מבקש לעמוד בהמלצה המקצועית שלנו ולא לאפשר מחר את פתיחת מערכת החינוך, עם כל המורכבות. ייתכן שניתן לצמצם זאת לכיתות ה' ומעלה בלבד". אתם יודעים מי כתב את המכתב הזה? פרופ' גמזו כתב אותו לפני יומיים לשר החינוך ולשר הבריאות. במילים שלו, כפי שציטטתי, יכול להיות שאפשר להחריג את כיתות ה' ומטה. כלומר בדיוק כפי שאנחנו טוענים פה. אין חיזוק גדול יותר לטיעונים שלנו מאשר העובדה שפרופ' גמזו בעצמו שלח מכתב רשמי לשר הבריאות ושר החינוך. לכן ככל שהדקות נוקפות אבל תיכף נשמע, אולי יש מישהו שסותר את הטיעונים שלנו אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכול, אלא אם כן יוכיחו לנו נתונים אחרים, כדי לפתוח את הגנים, ואולי גם את כיתות א'-ב', כבר בשבוע הבא, וכמה שיותר מהר לאפשר את השגרה הכל כך מתבקשת הזאת, לצד ההבנה שזה לא מגביר משמעותית את התחלואה, אנחנו עושים את זה כמובן באחריות. הייתי חייב להקריא לכם כדי שלא תפספסו את זה במקרה. אולי תיכף גם נציג את הנתונים שהוא בעצמו שלח, כלומר משרד הבריאות וגמזו, שמוכיחים את הטיעונים האלה ומסבירים את אחוזי התחלואה בקרב הגילאים הנמוכים. אני מבקשת להתייחס לפני שאנחנו נכנסים ממש לתקנות. צופית גולן מהנהגת ההורים הארצית, בבקשה. אשמח להתייחס לפני שאנחנו נכנסים תכלס לתקנות. קראתי את התקנות היטב, לא בפעם הראשונה. התקנות עצמן, אם אתם מדברים על מתווה של מניעה, מדברים על להגן, ובתוך התקנות עצמן יש סתירות, ואחר כך אתם מתפלאים שלנו יש חוסר אמון. הנתונים שאתם מפרסמים, משרד הבריאות ומשרד החינוך, סותרים את עצמם כל הזמן. אם 66% מן ההדבקות נמצאות בבתים, לא בתוך בתי הספר, תסתכלו על הנתונים שרק פורסמו, תסתכלו על המתווה של התקנות האלה שרק היום הבאתם לדיון, שהגיעו אתמול. עדיין מדריך יכול לעבור ב-35 קבוצות בשבוע, עדיין אין על זה שום הגבלה. ואז תוהים למה אנחנו מאבדים אמון? אנחנו מאבדים אמון כי אין פה שום סדר, אין פה שום רציונל. אנחנו יודעים ומדברים על זה חודשים: אין כמעט הדבקות בגילאים הצעירים.

יש הורים בבידוד, יש גנים בבידוד, יש אנשי צוות בבידוד, וכל איש צוות וכל משפחה יקרים לנו מאוד, אנחנו לא מזלזלים, לא באנשי הצוות, לא בחינוך המיוחד ולא בחינוך הרגיל. אבל המשמעות של הסגר הזה היא שאנחנו לא הולכים לעבוד, המשמעות היא שלילדים האלה לא יהיה מה לאכול והמשמעות היא שיש מעבר לקורונה, ועם כל הכבוד למשרד הבריאות, אתם אחראים גם על הבריאות הנפשית הרגשית של הילדים שלנו, לא רק על הבריאות הפיזית. המשמעות של קבלת החלטה מן הרגע להרגע, אתמול בבוקר, הייתה שבעצם לא הגננות ולא אנשי החינוך של ילדי היסודי, שרק התחילו עכשיו מסגרת, ואני לא מדברת כבר על כיתות ה' ומעלה שהם יום כן,

יום למה לא, ובעיקר לא. עם כל הכבוד, תלשתם אותם ברגע אחד מן המסגרת, מן המורה שהם רק הכירו, מן החברים שהם רק התחילו להכיר.

איפה האחריות שלנו הנפשית הרגשית על הילדים האלה? זה לא קשור לקורונה? איבדנו את הכול ברגע שהגענו לקורונה? הקורונה לקחה את הכול? שוב, אני לא מזלזלת בקורונה לרגע. זו מחלה איומה,

כל מי שחווה אותה יודע לספר שזה באמת משהו שקשה מאוד מאוד לחיות איתו. יחד עם זה, צריך לחיות לצד הקורונה. הכי חשוב, רם אמר את זה, תהלה אמרה את זה, אנדרי אמר את זה, האמון שלנו כהורים אובד. אנחנו לא נקרא אף פעם להורים להפר סגר, לא נעשה את זה כי אנחנו אחראים מאוד אבל, עם כל הכבוד, אם לא יהיה פה סדר והיגיון האמון של האנשים אובד ואז הם גם לא יקיימו את הבסיס של ההנחיות, ואת זה חשוב מאוד שנעלה פה לדיון. אני מסכימה אתכם: גנים, יסודי תחזירו אותם. אני גם לא ראיתי פילוח של הגילאים 10 12, אנחנו נוטשים אותם כל כך הרבה זמן. אז בואו, לפני שאנחנו מחליטים שגם את כיתות ה' אנחנו מחריגים נראה את הנתונים. לפני שנצלול לתוך התקנות ניתן לעוד כמה אנשים לדבר ואז יהיה הרבה זמן לאנשי משרד הבריאות ומשרד החינוך להציג את עמדותיהם. יפה בן דוד, בבקשה. שלום לכולם. הגיע הזמן לעשות סדר בכל הבלגן הזה והגיעה העת שמשרד הבריאות עם כל הכבוד, אני שומעת את כל הדעות ואני פשוט משתוממת כל פעם מחדש. חברים, יש את משרד הבריאות. מי שאמון על הבריאות זה משרד הבריאות. הגיע הזמן שמשרד הבריאות ייקח את האחריות ויתחיל לעשות סדר בבלגן. לא יכול להיות שבגלל לחץ כזה או אחר יכריזו, או יחריגו מערכות כאלה ואחרות. זה לא עובד כך. משרד הבריאות צריך לתת הנחיות ברורות. שיסתכל על הנתונים, שיעשה את כל מה שצריך לעשות ויחליט אחת לתמיד. הכול ניתן לפרשנויות. שימו לב: בשום מדינה לא מתנהלים בצורה כזאת. יש מדינות שבכלל לא החזירו את מערכת החינוך ללימודים. אבל אתה רוצה לדעת. מה בסך הכול רוצים? דיברה חברת הכנסת תהלה פרידמן,

בקיצור: מורים, תלכו לעזאזל. סליחה, זה מה שעושים למורים. אף אחד היום לא דואג למערכת. וגם לגבי מערכת החינוך המיוחד שהוחרגה אתן לכם דוגמה פשוטה. פתחו לראשונה את הכיתות של החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים, אלו עם לקויות מאוד מאוד קלות. מנהלת בית הספר מגיעה לבית הספר בשביל לפתוח כיתה עם ארבעה ילדים. למה לא היו יכולים לתת מענה טוב יותר או במוקד, כפי שעשו את זה בפעם הקודמת, או בצורה של מורה פרטנית לכל תלמיד? למה? למה צריך לפתוח מערכות שלא פתחו אותן כי יש לחץ?

זה לא בגלל לחץ אלא בגלל שיש בסוף עוד צרכים. הצרכים של הגננות חשובים לנו ביותר, אין בכלל שאלה, אבל גם הצרכים של הילדים חשובים לנו. כשהצרכים מתנגשים מקבלים החלטות קשות. המנהלת הולכת לעבודה כפי שאנחנו הולכים לעבודה. אני חייבת להגיד לכם, אני דיברתי עם בכיר במשרד הבריאות. אמרתי לו: תסבירו לציבור למה אתם מחריגים את מערכת החינוך המיוחד מבחינה בריאותית. בואו נדבר מבחינה בריאותית. הוא אמר: אני יכול להגיד לך שזה המתווה שהציג משרד החינוך ואנחנו הולכים על פיו. זאת אומרת שאפילו משרד הבריאות לא מסתכל על העניינים הבריאותיים, לא של התלמידים ולא של המורים, וזה מה שמכעיס. מי שצריך להוביל את המערכת הזאת ולקבל את ההחלטות הוא קודם כול ובראש ובראשונה משרד הבריאות. אציג לכם עוד דוגמאות. איך אתם מצפים שעובדי הוראה בחינוך המיוחד יגיעו כשלא נמצאו פתרונות לילדים הפרטיים שלהם? איפה ישימו את הילדים שלהם שהם מתחת לגיל עשר? בזה אנחנו מסכימים איתך מאוד. אז הם לא יכולים לחזור ללמד. איפה ישימו תאומים או איפה ישימו תינוקת? אין מענה בכלל. תסתכלו על המתווה.

מדבר על הכול ולא נותן כלום. אומרים שהרשויות יפתחו מרכזים כדי שהילדים יישארו בהם, כמו שמטרפיה לילדי המורים. זה פתרון מאולתר והוא לא נותן מענה.

אי אפשר להטיל כל הזמן את האחריות על אחרים. יש פה משרדים שהם מעסיקים. המעסיק צריך לדאוג לעובדים שלו, הוא צריך לדאוג למורים. המורים לא יזרקו את הילדים שלהם, אין להם איפה להשאיר אותם כי גם הבעלים שלהם הם עובדים חיוניים. לכן אנחנו מבקשים קודם כול, בראש ובראשונה שמשרד הבריאות סוף-סוף יגיד אמירה, אבל אמירה אחראית, שהוא יעמוד מאחוריה. אתן לכם דוגמה של אנשים בסיכון. זרקו מספרים, ש-13% מקרב המורים נמצאים בסיכון. זאת אומרת, אם היינו הולכים לפי מה שהם אמרו, לפי ההערכה שלהם יש 10,000 מורים בסיכון.

מהתחלה בהסתדרות המורים אמרנו שמדובר במאות. מה מסתבר היום? שבאמת מדובר במאות, ואפילו פחות מזה.

זורקים מספרים בלי נתונים, בלי דברים שאתה יכול באמת ליצור אמון. אם תאבדו את האמון של המורים, אני חושבת שזאת תהיה קטסטרופה אחת גדולה. אני מדברת על המורים וגם על הגננות, בכלל על ציבור עובדי ההוראה. אי אפשר לטרלל כל הזמן מערכות כאלה, אי אפשר להוציא מהיום להיום מערכות ומתווים כאשר לא ישבו איתנו. אתם יודעים למה יש בלגן גדול במתווה של החינוך המיוחד? כי זה המתווה היחיד שלגביו לא ישבו איתנו, זה המתווה היחיד שהם ישבו שם למעלה, אנשים המנותקים מן השטח, והחליטו מה שהחליטו. לכן אני שוב חוזרת ואומרת, עד שלא יינתן מענה לילדי המורים, המורים לא יוכלו להגיע לבתי הספר.

הדבר השני, מבקשים מהם לעבור, כי מצמצמים לרשויות: תפתחו מוקד שאליו יבואו הילדים של כיתות חינוך מיוחד בבתי הספר הפרטיים. חברים, מישהו בדק את המקום? אין אישורים לדברים האלה. זאת אומרת, מישהו צריך לקחת אחריות. אנחנו רואים, לצערנו הרב, שאף אחד לא לוקח אחריות אבל כולם למדו לזרוק מן האחד לשני את האחריות. בסופו של דבר זה מתנקם בנו, בציבור עובדי ההוראה, וזה יתנקם גם בילדים. אנחנו לא רק דואגים לעובדי הוראה, אנחנו דואגים גם לבריאות של הילדים. חברים, בל נשכח את זה. גם בתוך החינוך המיוחד צריך לעשות דיפרנציאציה. הרי יש מערכות לילדים עם ליקויים קלים יותר, שאפשר לתת מענה, ולאו דווקא באופן פיזי. ויש את המורכבות הקשה שצריך לתת לה מענה, לאותם ילדים. המשפחות מתמודדות עם מורכבויות קשות מאוד. אבל חברים, בואו תדברו איתנו. אף אחד לא דיבר איתנו, אף אחד לא דיבר עם אנשי השטח. אז איך רוצים לעשות מתווים שבאמת יתנו מענה? על הכול אומרים: נבדוק, נעשה. אז תעשו, תביאו לנו מבנה מוכן ובאמת אחראי, שלא יהיו בו הרבה חורים, אז נוכל בהתאם לפעול. לגבי פתיחה של גנים ועוד כהנה וכהנה, שכל אחד בא עם הדעות שלו, שיש פחות הדבקה,

אנחנו ראינו את הנתונים. אנחנו לפחות אוספים את הנתונים, מה שמשרדים אחרים לא עושים. ראינו שאין יום שלא נסגרו עשרות גנים ובתי ספר. אז שלא יספרו סיפורים על מדביקים או לא מדביקים כי יש עדויות לכאן ולכאן.

צריך להסתמך על נתונים. אני הכי לא מבינה בבריאות,

אתם לא אמונים על נושא בריאות. אנחנו מצפים, גם הציבור מצפה שמשרד הבריאות יאמר מה קורה בגילאים האלה ובאחרים כדי שיהיה אמון. היום כולנו מבינים, ואני אומרת לכם את זה, גם בפן הציבורי, אני יכולה לדבר על ציבור עובדי ההוראה, על קרוב ל-120,000 עובדי הוראה, שרואים דבר אחד: פותחים וסוגרים רק על פי לחץ. זה מה שאנחנו רוצים?

לכן אני שוב חוזרת ואומרת, לא ראינו ולא שמענו את עמדת הפרויקטור רוני גמזו, שפנינו אליו כמה פעמים. אנחנו פונים במכתבים, פונים בטלפונים למשרד הבריאות. תשובות לאלוהים הפתרונים, לא קיבלנו תשובה על שום שאלה. אי אפשר כך לנהל מערכות כאלה. נכון, הקורונה אף אחד לא ציפה לה. הקורונה תוביל אותנו ותהיה איתנו לאורך השנה, נקווה שכמה שפחות, אבל אי אפשר כך להפקיר את המערכת. הפקרה של מערכת היא הפקרה בכך שאתה לא נותן מענה, לא נותן תשובות כי אין לך תשובות. גם היום במסגרת החינוך המיוחד, אני נותנת תשובות, ואני הסתדרות המורים,

אני נותנת מענה, עונה על כל מיני שאלות כשבאים אלינו בכל יום.

איפה משרד החינוך? איפה משרד הבריאות? לכן חברים, אני אומרת, אנחנו בפני מצב קשה מאוד במערכת החינוך. אני חוזרת ואומרת, אם חלילה נאבד את האמון של עובדי הוראה במערכת ייווצר כאוס גדול מאוד ורחב מאוד. אני חייבת לומר, ובצדק, כי למורים, לעובדי ההוראה ולמנהלים, שהם הכי מטורללים, הכי מטרללים אותם במערכת, כל יום משהו אחר, וגם הסגנים, כולנו יחד ואנחנו לא מקבלים מענה. אני חושבת שאם היו יושבים איתנו, כפי שישבו איתנו בעבר, כפי שישבו איתנו גם על מתווים אחרים, היה הרבה יותר קל,

כי אנחנו מביאים את אנשי השטח. לא רק אני יושבת במתווים, אני מביאה את אנשי השטח. כשעושים מתווה לחינוך מיוחד אני מביאה את האנשים שעוסקים בזה, שעובדים זה. לא אתם ולא אני, אני לא נמצאת שם יום-יום,

אתם לא מבינים את המצוקות שיש. זה מה שאנחנו מבקשים. אני שוב חוזרת ואומרת, ההחלטות צריכות להתקיים. קודם כול שמשרד הבריאות יאמר את האמירה שלו, וצריך ללכת על פי ההנחיות של משרד הבריאות, בלי לזגזג. ואני אסיים: בהתחלה אמרו שסוגרים ביום חמישי את המערכת. בהתחלה רצו ביום רביעי, רבו על יום אחד. ריבון העולמים, זה מה שיציל את המערכת, אם יסגרו ביום רביעי או ביום חמישי? גם זה חלק מן הדברים הללו. מאבדים את האמון, וחבל. צריכה להיות התנהלות אחראית. משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, שהם משרד הבריאות וגם משרד החינוך, אבל בעיקר קודם כול משרד הבריאות, שייתן הנחיות ברורות ושיעביר את הדברים בצורה ברורה מאוד, בלי זיגזגים ובלי לזגזג. ומשרד החינוך חייב לתת מענה לילדי המורים שהם מתחת לגיל עשר.

המורים הללו יישארו בבית, אין להם מענה. קודם כול היו צריכים לדאוג למענה ואחר כך להוציא מתווה ולהגיד שפותחים את המערכת. אני רוצה לשאול אותך שאלה. ככל שאני מבין, יש פה מסמך שמשרד החינוך הוציא ממש לפני יומיים: "החינוך המיוחד מתכונת הלמידה בתקופת הסגר". אקרא פה את סעיף 6, שאומר: "מענה לילדי עובדי הוראה בחינוך המיוחד: כדי לאפשר לעובדי הוראה בחינוך המיוחד להגיע למקום עבודתם, יופעלו מרכזי יום בין השעות 7 15 עבור ילדי עובדי הוראה בגילאי 3 12 בהתאם לנוהל הפעלת מרכז יומי לעובדי הוראה בחינוך המיוחד". אם זה לא היה עצוב אז הייתי צוחקת. על זה אני מדברת. במתווים הכול כתוב. את אומרת שזה לא מתקיים? זה לא שהם לא נתנו הוראה אלא שזה לא מתקיים. המתווה אומר לרשויות המקומיות, שהן לא כפופות למשרד החינוך. תיכף נשמע את השלטון המקומי. זה באמת פתרון מאולתר. אם אתה נותן הנחיה אתה צריך לראות שהיא מבוצעת ולא רק לתת הנחיה.

בשביל זה באנו לבדוק את זה ולפקח על זה. זה לא קורה בהרבה מקומות, בהרבה רשויות. אציג לכם דוגמה: במנח"י, ששם יש מערכת לא פשוטה וגדולה מאוד, נשלחה הודעה למורים לחינוך מיוחד ונאמר להם: אנחנו מצטערים, אין באפשרותנו להפעיל את מרכזי היום כפי שמשרד החינוך ביקש, אנחנו דורשים מכם להגיע למקום העבודה. ויתרה מזאת, מה שהם עשו,

אמרו להם שגם עובד הוראה שיביא ימי מחלה לא יכבדו את זה כי זה לא עובד בסגר. אתם מבינים? אנשים משתוללים ולוקחים לעצמם את הדין. לחלקם אומרים: תבואו עם הילדים לבית הספר. אם הילדים של המורים יידבקו מי יהיה אחראי?

הפעם לא נבליג ולא נשתוק. אם יהיה לי מקרה אחד של הדבקה, של מורה שיידבק במערכת הזאת, הפעם נגיש תביעה. אנחנו נתבע את מי שאחראי ואת מי שלא סיפק. גם אין אמצעי מיגון בחינוך המיוחד, אתם צריכים להבין את זה. הילדים לא יושבים במרחק של שני מטרים זה מזה, הילדים לא עוטים מסכות. חברים, יש שם בעיות קשות מאוד. לכן אמרנו: בואו נפרק את זה, בואו נדון קבוצה-קבוצה. זה מה שהצענו למשרד. בואו ניקח באמת את הקבוצה הקשה ביותר, עם המורכבות הקשה ביותר, בואו נמצא לזה פתרון.

מקשיבה לך ואני לא מצליחה להבין. זה כאילו רופא יגיד: אני נדבקתי בבית החולים ואני אתבע את מי שאחראי על זה. מה זאת אומרת? יש מורים של חינוך מיוחד שהם כמו רופאים. עם כל הכבוד, אין לנו אמירה שמשרד הבריאות אמר: אני מחריג את החינוך המיוחד כי יש שם פחות הדבקות. אף אחד לא דיבר על הקטע הבריאותי. הרי משרד הבריאות צריך לדבר בקטע הבריאותי. מה שהשתנה אני חוזרת ואומרת ואני עומדת מאחורי זה זה הלחץ שהופעל, ואמרו לי את זה בפה מלא, אני לא מסתירה כלום, הלחץ של ההורים. אנחנו מבינים את הלחץ של ההורים, אנחנו לא אטומים. יכולים להגיד כמה שחושבים שאני אטומה. אי אפשר להגיד עליי אטומה. אבל זה לא לחץ של ההורים. זה גם הבריאות של הילדים. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אתם מדברים על הבריאות של הילדים כי אלה גם ילדים עם מערכת חיסון חלשה מאוד ואין להם מיגון. אנחנו מדברים על ילדים בחינוך המיוחד שהמענה היחיד שהם יכולים לקבל הוא דרך המסגרות האלה. אבל בואו תדאגו למיגון. עובדה שהמסגרות הקלות כן קיבלו מענה קודם גם בסגר, לא בצורה שכאן עושים את זה. הם לא קיבלו מענה כפי שצריך בסגר הקודם. יעלה על הדעת שיפתחו בית ספר בשביל שניים או שלושה ילדים? איפה אנחנו נמצאים? הם לא קיבלו מענה בסגר הקודם. אלה ילדים שהידרדרו בסגר הקודם. יש מורכבויות, אין ספק. אנחנו אומרים: בואו תשבו איתנו, בואו נביא את אנשי השטח שידברו. את זה היו צריכים לעשות אתמול, לא היום. אבל מוציאים מתווה שאין בו כלום, ועל הכול אומרים: נבדוק, נטפל. חברים, אתם רוצים להפעיל מערכת, אתם כבר מפעילים מערכת מוחרגת. מתי יהיו הפתרונות? לאלוהים הפתרונים. בגלל זה אנחנו

ובצדק. מי ממשרד החינוך רוצה להתחיל? נבקש ממשרד הבריאות להציג בגדול מה התקנות אומרות. התלבטתי, כי ברגע שנתחיל את התקנות נרוץ עליהן. כן, בבקשה.

רק אגיד מה, בגדול, התקנות אומרות.

החריגים מפנים קודם כול לסעיף 10(ג) לחוק. כל הרשימה שמופיעה בסעיף 10(ג) זה מוסדות שמקיימים פעילות חינוך, שנשארים פתוחים, ולצד זה עוד כמה חריגים שפורטו, שזה פנימיות ומעונות יום שיקומיים, למידה מרחוק בצורה מקוונת ופעילות מחקר באוניברסיטאות. זה ההסדר, בגדול. אנחנו נשמח אחרי כן לצלול לדברים. אנחנו מבקשים,

לתת לראש שירותי בריאות הציבור אצלנו, ד"ר שרון אלרעי פרייס שנמצאת בזום, להציג את הנתונים. בהחלט, נשמח. ד"ר שרון אלרעי פרייס, את נמצאת

ניתן למישהו אחר ותוך כדי הדיון תתארגנו על זה במשרד הבריאות. איתי קרויטרו, יושב-ראש מועצת התלמידים, ביקשת רשות דיבור.

שלום רב, תודה רבה. לא אכנס לתוך התקנות עצמן, שכפי שאמרת הן לא מופרדות. אנחנו כבר העלינו את כל הנושאים שאנחנו חושבים שצריך. אני רוצה לדבר באופן כללי על נושא הבריאות ועל החטיבות והתיכונים. יש איזו תפיסה, כבר אמרנו את זה כמה פעמים, שאם החטיבות והתיכונים לא צריכים בייביסיטר אז הם לא צריכים מסגרת בכלל. יש כאן תפיסה שגויה לחלוטין. מה שקורה כרגע בשטח הוא שיש עשרות אלפי תלמידים שנמצאים בלי אמצעי קצה, לא משנה בגלל איזו סיבה אבל זה המצב, והלמידה מרחוק כרגע עדיין לא מוסדרת ולא אפקטיבית כי המערכת מסתגלת, מה לעשות. המחשבה בהחלטות הממשלה, שאומרת שהמסגרות של התיכונים והחטיבות צריך לדחות את החזרה שלהן למועד לא ידוע ושהלמידה הפיזית שלהם לא חשובה, זה יביא בסופו של דבר לדור קורונה. כבר עכשיו פונים אלינו מאות ואלפי תלמידים שאומרים: אנחנו ניכשל בבגרויות, אנחנו לא יודעים איך ניגש לבגרויות, אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא יודעים איך. יש כאן סכנה ממשית לדור שלם, דור קורונה, שהולך להיות בלי עתיד בגלל שלא מבינים את החשיבות והקושי בכך שיש תלמידים שאין להם נגישות, שאין להם אפשרות ללמוד את החומר. יש כאן תלמידים שפשוט נמצאים בלי מסגרת. יש גם את העניין של החוסן החברתי והנפשי, שהעלינו אותו כבר כמה פעמים וכנראה מתעלמים ממנו במשרד הבריאות. התלמידים, שהם בני נוער, עדיין צריכים מבוגרים בשביל לספק להם חוסן חברתי ונפשי. אנחנו עדיין מתפתחים, אנחנו עדיין צריכים את זה. בסגר הקודם ראינו קפיצה של פי ארבעה בשיעורי החרדה והדיכאון. אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להגיד: נחזיר אתכם במועד לא ידוע. אני לא צולל אל תוך התקנות כי הן לא מופרדות אבל אני חושב שיש כאן את הבעיות שכבר העלו. מכיתה ז' ועד כיתה י"ב פשוט לוקחים כמקשה אחת וזורקים את הלימודים לאלף עזאזל. זה פשוט לא משהו שאפשר לקבל. אנחנו באמת לא נשתוק על זה יותר. תודה רבה, איתי. מיכל מנקס מן השלטון המקומי, מנהלת תחום החינוך. אני בטוח שיש לך הרבה מה לומר. בבקשה. שלום, בוקר טוב. אצלול ישר לחינוך המיוחד, גם משום שעמדתנו בנוגע למתווה מוכרת וידועה. אנחנו סבורים שמקומם של ילדי הגן בגני הילדים, שלא לדבר גם על כיתות א'-ב'. אתמקד בחינוך המיוחד, ברשותכם. אנחנו עובדים בימים האחרונים ביחד עם משרד החינוך, באופן וולונטרי ולא כי אנחנו חייבים, בכדי להקים את מרכזי היום עבור הילדים של הצוותים בחינוך המיוחד. אני מניחה שעד סוף היום ייצא המתווה וייצא נוהל ברור. אנחנו סבורים שילדי החינוך המיוחד חייבים להיות במסגרות שלהם עם הצוותים שהם מכירים. אנחנו נעשה הכול בכדי להקל על הצוותים הללו, למרות שמרביתם הם לא העובדים שלנו, אבל אנחנו רואים את המערכת כולה ואת החשיבות של הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להזכיר לכם שבשל המצוקה של ההורים ובשל העובדה שלא כל הילדים יכולים להצטרף למסגרות ויכולים ללמוד מרחוק, אנחנו אפשרנו, והעברנו נוהל, לסייעות להגיע לבתים. זה קורה. אני יודעת שיש עוד חריגות באי-אלו מקומות. אנחנו מטפלים במקרה-מקרה. אני בקשר עם ההורים, אני בקשר עם הנציבות. אנחנו סבורים שזאת חובתנו המוסרית. דבר נוסף שפעלנו, ופה יש מקום להודות למשרד החינוך, בנוהל הראשון שהוציא המשרד לא היו זכאים הילדים שמגיעים ליום חלקי להסעות. גם המשרד סבור וגם אנחנו שצריך להסיע את הילדים מידי יום כי הם זכאים לכך, אני מדברת על הזכאים, וגם זה הוסדר. אנחנו במצב שאף אחד לא בחר בו, הוא מצב רע לכולנו. אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב שאפשר בכדי להקל על כולם. אסיים כאן. מילת המפתח במילים של מיכל מנקס היא "וולונטרי". זאת אומרת, יש תקנה שעוסקת בהקמת מסגרות לעובדים חיוניים אבל ככל הנראה, למיטב הבנתי, המורים לחינוך מיוחד לא נכנסים אליה, או מורים בכלל לא נכנסים אליה ולכן גם המסגרות שמתייחסים אליהן כאן, שיש חובה להקים אותן באיזה אופן על פי התקנות, זה כנראה לא חל על עובדי ההוראה. לכן המילה החשובה פה היא באמת "וולונטרי". זה אומר שאם לא יהיה רצון טוב אז גם לא יהיו מסגרות, אני מבינה. בשלטון המקומי יש רצון טוב. זה ברור. היא התייחסה לצד החוקי. אם רוצים שמשהו יתקיים צריך גם לעגן אותו ברמה הנורמטיבית. זה מה שאמרתי, כמובן לא נגד השלטון המקומי. להיפך אתם המתגייסים, זה ברור. אבל אנחנו רק רוצים לוודא שבסוף יש הלימה בין המהלכים שלכם לבין מה שכתוב בתקנות ולוודא שהכול מתממש. נשמח לעזור. מיכל, תודה רבה על ההתייחסות. משרד הבריאות, מה מצבכם? עד שהם מצטרפים, אעיר שאמרו שהמוסדות פתוחים ללמידה מרחוק בשביל הצוותים אבל המשרד עוד לא סיים למפות את המוסדות מבחינת היכולת שלהם לתת למידה מרחוק בבתי הספר. יש לנו בתי ספר בלי פס רחב, בלי מחשבים. גם משם אי אפשר לקיים את הלמידה. עוד לא סיימו את מיפוי הבתים. אני מסתכלת על מה שהם פרסמו ב-15 בספטמבר. עכשיו הם עושים מיפוי. עופר רימון אמר לך בוועדה כמה פעמים: טרם סיימנו את המיפוי. איך בדיוק הולכת להתקיים פה למידה מרחוק, מן הבית? עוד לא הגעתי לזה, ללמידה מרחוק בגנים. אני אפילו לא יכול להתייחס לזה בצורה רצינית. אפילו לא בגנים. כפי שאמר פה יושב-ראש מועצת התלמידים: אין לנו מחשבים בבתים של התיכוניסטים. רוצים להשאיר אותם עכשיו כמה חודשים בבית. איך הם ילמדו לבגרות באין מחשב? אנחנו יודעים, 15% יש להם מחשבים כמספר הילדים בבית. במגזר הערבי ל-51% אין בכלל מכשירי קצה ותשתיות. הם לא ילמדו. אנחנו מוותרים מראש על המגזר הערבי,

אנחנו מוותרים מראש על כל המשפחות שאין להן מספיק מחשבים? הילדים שלי, השארתי שלושה ילדים בבית עם זומים במקביל עם מחשב אחד.

יש לי ילד בחטיבה, ילד ביסודי וילד בגן. ילד הגן מראש לא נכנס לזום, אנחנו מראש לא רוצים שהוא ייכנס לזום, אין לו מה לחפש שם, אבל יש לי שני ילדים נוספים. הם לא למדו כבר שבעה חודשים.

כי אין מספיק מכשירי קצה? כי אין בכלל מורים שיכולים ללמד בזום?

צודקת בהחלט. תיכף נפתח את נושא הזום בגנים. אני צריך להתאושש מן האירוע הזה כדי שאוכל להתייחס אליו בצורה רצינית.

זה מגוחך. ברור שאין, אבל זה חלק מן המתווה.

לי יש ילד בן שלוש וחצי.

זה הזיה, זה פשוט הזיה. זה כוורת של ברברת שאין בה כלום. יש לנו מלחמות על זה שלא יראו טלוויזיה באופן כללי במסכים אז אני אשים את הילד מול הזום כל היום? שילך לארגז החול. הרעיון של זום לגן הוא אתנחתה קומית. גם בכיתות א'-ב' הם לא מסוגלים לתפעל את זה לבד. גם ילד בכיתה ז' לא תמיד מסוגל לתפעל את זה לבד. אתנחתה קומית אני חושב שזה תיאור טוב.

אין לי שום טענה לגננות שמנסות לעשות כל מה שהן יכולות.

הגננת נותנת חינוך, אבל זה לא מתאים. ברור שלא. צריך לזכור שזה לא חודש מרץ, זה לא הילדים שעוד איכשהו הכירו את הגננת ועושה להם משהו לפגוש אותה. הם פגשו את הגננת רק לפני שבוע. אחרי האתנחתה הקומית הזאת, יסלח לי מי שלא הבין את ההתייחסות בוועדה לנושא הזה. כל הסיטואציה היא טרגית-קומית. זה לא אתנחתה קומית. אתה יכול להרגיש בסדר. ארצה לתת זכות דיבור לקרן אוחנה, יושבת-ראש פורום הגנים הפרטיים.

תודה לכבוד יושב-ראש ועדת החינוך, שאנחנו קצת אורחים אצלך. אנחנו אמונים על גילאי לידה עד שלוש ולרוב אנחנו מתדיינים במשרד העבודה הרווחה או בוועדה לזכויות הילד.

אנחנו מקבלים אתכם בברכה. אני רוצה לתת לכם את הקרדיט ואת המקום.

שמבחינתנו שווה ערך לרמטכ"ל. אנחנו צבא, אבל אנחנו מבקשים להתחלק לגזרות-גזרות, ואת גילאי לידה עד שלוש באמת לקחת ולטפל בהם טיפול ייעודי ייחודי. לא יכול להיות שאנחנו, מחד, שייכים לסקטור הפרטי,

אנחנו נקראים מוסדות חינוך, מצד אחד אנחנו נקראים לפתוח ומצד שני נקראים לסגור. פיקוד העורף אומר: לכו על זה. משרד הבריאות אומר: חס וחלילה. אנחנו משתדלים מאוד לרוץ בין הטיפות בלי להירטב אבל מישהו כאן יורק עלינו ואנחנו תיכף טובעים. מבחינתנו אנחנו צריכים הגדרה ברורה מאוד, ראשית, מי אנחנו ומה אנחנו, שנית, איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה שמשפיע עלינו קשות. בואו נדבר על הילדים האלה שפעם ראשונה בחייהם נכנסו למסגרת, רק סיימו לנגב את הדמעות ושוב שלחנו אותם הביתה. אני רוצה לספר לכם משהו על אתמול אצלי בגן. פתחתי בסוף היום שולחן שוק בחוץ, הוצאתי אליו את כל הפירות והירקות והאוכל שהיה במקרר וביקשתי מן ההורים לקחת את זה הביתה כי הנחיתו עלינו ב-24 שעות שאנחנו סגורים מעכשיו לעכשיו. היום אני בבית במקום להיות בגן ולשלוח את הילדים לחג כפי שצריך. יש לנו בלבול מטורף ביידוע הציבור. אנחנו מקבלים מידע מכאן ומשם, מכאן ומשם, ולא מקבלים הודעה מסודרת. אני מבינה את ההצהרות של יפה בן דוד, אני מבינה את השלטון המקומי וגם את החינוך המיוחד, גם את התיכוניסטים. האמינו לי, אני אימא לחמישה בני 22, 19, 15, 10 ו-5, אני חולשת על כל המסגרות. המצב לא פשוט אבל צריך לטפל בדברים פרה-פרה. אני יודעת שיש אימהות שהילדים שלהם יהיו בבית ואני יודעת שלעובדות יהיה קשה להגיע לעבודה אבל יש קדימות בסדר העדיפויות. ילד בגילאי שנה עד שלוש לא יכול להישאר ללא השגחה מתמדת. אל תצחיקו אותי עם טבלטים וזום, זה לא מדבר אלינו. אלה ילדים שצריכים עליהם עין כל הזמן. ומה קורה? הנה חריגים: לעובדים חיוניים מסגרות עד חמישה ילדים, מטפלות יכולות לקבל בבית תינוקות, במקומות כאלה כן. תקשיבו, עברנו את חוק הפיקוח, עכשיו מייצרים לנו כל מיני מסגרות כאלה שיתנהלו בתוך בתים במחשכים, יקבלו כסף שחור, יחזיקו את הילדים בלי שאף אחד יפקח עליהם או ישגיח עליהם, במקום שיביאו אותם לגן ואנחנו נדאג להם ונשמור עליהם כראוי. אנחנו לא מוכנים לדברים הפרטיזניים האלה. בואו נחשב סיכון סיכוי. אנחנו לא מצליחים להרים את הראש תדמיתית מכל העניין של התעללות והשגחה ומצלמות, והנה אנחנו נכנסים שוב לכל הדבר הזה. אני ממש מבקשת שהוועדה תאשר את התקנות האלה בהחרגה של זמן. אני עורכת דין, אני יודעת לקרוא את התקנות. קח את הזמן שלך עד 21 בספטמבר, עד יום שני. ביום שני שהוועדה הזאת תדון בהצעה חדשה שמחריגה את גילאי לידה עד שלוש. אין לנו סיבה להיות כאן. אנחנו מבקשים שהשר איציק שמולי, משרד העבודה והרווחה יקבל החלטה וייקח אחריות על גילאי לידה עד שלוש וישלחו את הקטנים האלה לאפוטרופוס משני, שזה אנחנו. אנחנו אמורים לטפל בילדים האלה ולהשגיח עליהם, ולא להשבית את המשק שוב. אתם זוכרים אותנו בכיכר קוראים "לא חוזרים בלי תנאים"? אני לא רוצה לחזור לכיכר. אני רוצה להיות בגן שלי ולהגיד "בוקר טוב" למי שבא לגן ולאפשר להורים לצאת למקומות העבודה: לשוטרים, לכוחות הביטחון, לרופאים, לאחיות, להייטקיסטים, לכל מי שהמשק אמר: מגזר פרטי פתוח. זו מדינה בהפרעה, זו מדינת חלם. אי אפשר להגיד: זה פתוח, זה סגור. זה גם לא סגר. אם מישהו כאן חותם לי שבתוך שלושה שבועות תהיה פה סטריליזציה, שאני אחזור ואחרי שבוע הגן שלי לא ייכנס לבידוד, אני אצדיע מיד,

אבל הרי אנחנו יודעים שזה לא כך. אימא שתצא לעבודה, היא הולכת למקום שבו היא בסיכון, היא מחזירה את הדי-אן-אי הזה אל תוך הבית, הילד נמצא בבית, הוא נשא, הוא לא נדבק אבל הוא מדבק, הוא יחזור לגן וידביק את הצוות. מה עשינו בזה? אולי תדברו על יידוע הציבור, על הסברה, על יותר מיגון, על יותר נתונים שהם חד-חד ערכיים. קחו נתוני תחלואה, תפשטו אותם לגילאים: לידה עד שלוש, עד עשר, מעשר ואילך. כפי שאמרו: מבוגרים איקס קבוצת סיכון, קבוצות ביניים, מחלות רקע וכולי. אנחנו שבעה חודשים בתוך הסיפור הזה, מחודש מרץ. אין אף אחד שבנה איזשהו ספר התנהלות לגבי המחלה הזאת שנקראת קורונה ויכול לצאת לציבור ולהגיד: חבר'ה, אתם שייכים לחלק הזה והם שייכים לחלק הזה? אי אפשר לטפל בכולם אותו דבר. לא כל האצבעות שוות, לא כולם דומים. אנחנו רוצים את הכוח אצלנו. אני מבקשת שתשלחו אליי בחזרה את הילדים לגן, תנו למשק להיות פתוח. אנחנו יודעים לעשות את העבודה שלנו. יש לנו 0.5% הדבקה בגילאי לידה עד שלוש. העובדים שלנו,

נמצאים בקבוצת סיכון, הן גם אימהות, אני מבינה את זה, אבל כרגע המחשבה הכי גדולה שלנו היא על הילדים. זאת ועדת חינוך, זאת לא ועדת עבודה. אנחנו רוצים את הילדים בגן. תודה רבה על ההזדמנות. (היו"ר תהלה פרידמן) תודה רבה. אשמח בהמשך לקבל את התגובה של משרד העבודה והרווחה מכיוון שבסוף המסגרות האלה שייכות למשרד העבודה. הם בתקנות. אני יודעת. אשמח לקבל גם את התגובה של משרד העבודה והרווחה.

בוקר טוב. אני מקווה שיש לכם את המצגת. אתחיל רק ואומר,

ששמעתי מה שאת אומרת ואני מבינה מאוד, גם כאימא לארבעה ילדים בעצמי. חלק מן האתגר הוא שבמהלך הטיפול במגפה הזאת נוספים עוד ועוד נתונים שעוזרים לנו לדייק. אין ספק שאת ספר ההנחיות, מה מותר ומה אסור ולמי מותר ואיפה יש סיכון ואיפה יש פחות סיכון, אנחנו כותבים. זה לא דבר שאפשר היה לכתוב אותו בהתחלה. אם למשל אנחנו חשבנו בהתחלה, נאמרו אמירות מוחלטות מאוד, שילדים קטנים לא מדבקים ולא מדביקים, היום תראו שזה לא לגמרי כך. אז יש דברים שאנחנו לומדים עם הזמן. אני מסכימה איתך שצריך לדייק לכל קבוצת גיל ובכל סיכון ובכל מקום עבודה, להבין כמה שיותר מה אנחנו רואים מן הנתונים ולנסות לדייק את ההגבלות בהתאם למה שאנחנו רואים מן הנתונים, זה מבחינתנו מהקטע הבריאותי. כמובן שאחר כך יש עוד שיקולים רחבים אחרים אבל לא לגזור גזרה שווה על כולם. אני חושבת שגם צריך לעשות נוהל מעצר חשוד: עצור, עצור או שאני יורה, אני יורה. אי אפשר אתמול להגיד שהיום זה סגור. לא, לא, רגע. זה לא פינג-פונג. עכשיו משרד הבריאות יציג את הנתונים. חיכינו לזה ממש ואנחנו לא ננהל דו-שיח.

מציגה לכם את הנתונים. אתם יכולים לעבור לשקף הבא.

ה נראה בחקירות אפידמיולוגיות שבהן הוגדר שמה שקרה פה הוא התפרצות במוסד חינוך. אתם רואים את הנתונים מסוף חודש יוני,

עדיין שאריות של זמנים שבית הספר היה

יש לכם קו מקווקו. ב-21 באוגוסט הייתה תחילת לימודים במגזר החרדי,

וב-1 בספטמבר התחילה שנת הלימודים בבתי הספר. אתם רואים את שני הקווים הללו ואת העלייה

כאשר ייגמר השבוע נראה אותה מגמת עלייה. אין כאן ירידה.

אנחנו רואים את הירידה דווקא כשבתי הספר של הקיץ היו

האם זה גם הישיבות? האם זה גם מסגרות חוץ? האם זה אך ורק מערכת החינוך? לכן לדעתי הנתונים האלה לא מייצגים. אנחנו לגמרי יכולים להגיד לגבי מגזרים שונים ואני יכולה לשלוח

גם אמרתי בישיבה הקודמת: תנו לנו קצת זמן כי נפתחה שנת הלימודים ואנחנו נראה עלייה בתחלואה, תנו לנו להראות מה שיהיה. אנחנו לא נראה נתונים לא נכונים אבל תנו לנו, לא חוכמה לראות את זה ב-6 בספטמבר

אם קודם בציר Y היו בסביבות 200 נדבקים, פה אנחנו מדברים כבר על 400 500 בגילאי 10 13 ו-15 18, שזה בעצם מסביר למה אנחנו אמרנו שמכיתה ה' ומעלה יש לעשות את הלימודים כמה שיותר באופן מקוון ולא בתוך בית

במעגל הראשון למשל הילד הזה הדביק שלושה או ארבעה, אבל כל אחד מהם הדביק עוד שלושה או ארבע, ובסופו של דבר הגענו לשרשרת הדבקה שהילד הזה הדביק 79 אנשים. בשקופית הקודמת ספרנו רק את השלושה ארבעה הראשונים שהוא הדביק, לא ספרנו את כל

מה זה אומר ספציפיות מעל 100%? שאנחנו לא מפרשים נוגדנים כמשהו שלא קשור לקורונה,

ואז הגיעו אנשים שונים בגילאים שונים

אלה התוצאות לפי

זה נכון ולכן המתווה שהותווה היה נכון לעשות הפרדה ביניהם. אבל עדיין אי אפשר להגיד על פי הנתונים שילדים קטנים לא מדביקים ולא

זה גרף שנוצר ספציפית לבקשה הזאת. בימים האחרונים בכל יום

אתם רואים שזה משתנה מיום ליום.

ה להיות הדבקה כי אנחנו צריכים להוריד את שיעורי התחלואה ואין ספק שמוסדות החינוך הם אחד המקומות האלה. אני מוכנה לענות על כל שאלה. תודה רבה. אני והוועדה מעריכים את

ואחרי שאמרנו את זה, יש לי המון שאלות אבל אתן קודם לחברי הכנסת לשאול.

בבקשה. בשקף לגבי התחלואה בגילאי לידה עד שלוש וארבע עד שש מ-1 ביולי, אנחנו רואים כאן גרף עולה,

וכמובן שהם מתערבבים לא רק בקפסולות של בתי הספר. הם מתערבבים בהפסקות, הם מתערבבים בהסעות. הם מתערבבים בכל מיני מקומות,

כשאנחנו עושים חקירות אפידמיולוגיות יש מצבים שבהם מאוד ברור שמי

שהיה מוצדק מאוד.

החינוך ושאף אחד לא ילמד אף פעם כי יש 200 ילדים חולים, לא. אני רק

אבל אם אנחנו לוקחים את זה רוחבית, יחסית למצב התחלואה במדינה,

ופה יש גם דיפרנציאציה לגבי הגילאים. אני מתמקד ספציפית בגני ילדים ובחינוך המיוחד.

החינוך המיוחד פתוח עד שעה 14:30. זה סוגיה

אבל תארו לעצמכם שיש ילדים חולים שנמצאים בבית הספר והם לא נדגמים כי אף אחד לא חושב שיש להם מחלה. אנחנו רואים את זה בסקר הסרולוגי. הסקר הסרולוגי הוא על סמך הנוגדנים שהתפתחו מהגל

אבל כשאני רואה את שיעורי התחלואה האלה של מורים ושל תלמידים, ואני לא יודעת למי מכם,

בטוחה שכן, יש ילדים בבית ספר ורואה איך כיתות אחרי כיתות אחרי כיתות נסגרות ויוצאות לבידוד

97% מן הישובים במדינת ישראל הם במקדם הכפלה מעל 1,

אז מי שהוא היום ירוק הוא מחר צהוב ומוחרתיים כתום ואחרי מוחרתיים אדום. 97% מיישובי מדינת ישראל הם במקדם הכפלה

זה פייק סגר. וזה לא מכוון אליך. אני מבין מאיפה את מגיעה ומה הטענה.

או שאנחנו סוגרים את הכול לשלושה שבועות, נותנים פיצוי לכולם ולא מאפשרים החרגות כל

יותר קל לי להגיד את זה למבוגרים,

כי אנחנו מבינים שיש לסגר כזה משמעות אדירה שתגרום לקריסה של

אני יכולה לסמוך עליהם שהם יבינו שגם אם הם הולכים לעבודה הם עושים את

שהם קבוצות של עד 18, סוגרים - - - גם אז ההתקהלות היא התקהלות עם רווחים של שני מטרים. אתה אמור להיות עם מסכות ואתה באוויר הפתוח. בבתי הספר שלנו הכיתות הן לא באוויר הפתוח, ילדים לומדים בתוך כיתה.

על הבסיס הזה, לראיה, הוחלט שיש סגר והוחלט שחלק מן הדברים יותאמו בתוך הסגר הזה. יש הרבה ערכים אחרים שהתנגשו בחברה הישראלית, ערכים יהודיים שחשובים לנו מאוד כחברה וערכים דמוקרטיים

זה מה שאנחנו מנסים לעשות גם פה. אנחנו לא טוענים, אף אחד מאיתנו, לא אני

אמרת לו: מיד כשאני אדע מה אני עושה אז - - - מה פתאום,

אמרתי לו את דעתי, שצריך לפתוח את הגנים. אני חושב שבתוך הדבר הזה, ולמרות הנתונים שאת מציגה, באופן יחסי לשאר האוכלוסייה

תכל לפי נתוני ה"רמזור" ובואו נפתח את המסעדות ובואו נעשה את הכול, לא. כרגע אני צריכה לעשות פעולות דרסטיות,

לכן גם במקומות שבהם יש שיעור תחלואה שהוא לא בשמיים אבל הוא כן מוקד הדבקה משמעותי שיוצר גלים מן ההדבקה האחת של ילד בבית ספר או איש צוות

כולנו - - - בזה אנחנו מסכימים.

גם כשנותנים לך ללכת לעבודה, לך לעבודה אבל תשב עם מסכה ואל תתקהל ותהיה במרחק של שני מטרים. אם כולנו נהיה כך אז אנחנו נוכל

חייבים להפריד את היסודי מהעל-יסודי. אי אפשר להמשיך להתייחס לזה כאל מקשה אחת. אנא תביאו נתונים שלוקחים את גילאי 10 עד 12 בנפרד, תפרידו. אני רוצה להתייחס לשקף הראשון שהתייחס לעלייה. אני מסתכלת על זה עוד פעם ועוד פעם. בבית ספר של החופש הגדול היו 700,000 ילדים בגילאי גן עד כיתה

ואני יכולה להגיד לכם איך נראה קיאקים כולם על אוטובוס אחד לקיאק, שום תו סגול ושום כלום. חברים, שם אנחנו רואים את העלייה, ואנחנו רואים את העלייה גם כי היא

זה בכלל לא אותן כמויות של תלמידים של בית ספר.

החרדי למד עד תשעה באב, כל החודש, והחינוך המיוחד כולו

בסופו של דבר אם נרצה להיות מדויקים, אנחנו עובדים על מערכת, שתהיה עם נתונים און-ליין ומספרי תעודות זהות, עם משרד הבריאות,

זה מערכת שבשבועיים הקרובים אני מקווה שנצליח

בואו ננתח את ההדבקות.

כשמנתחים במערכת החינוך, הם אקוויוולנטיים למה שקורה באוכלוסייה. כלומר באותן ערים אדומות רוב האירועים,

בתחקירים, ב-50% מן המקרים בממוצע אתה יודע איפה היה מקור ההדבקה, וב-50% אתה לא יודע. זה באמת הבעיה. אבל ב-50% יודעים. זה לא שאנחנו

נראה שאנחנו מגיעים לאיזו הסכמה. הדבר המרכזי שדיברנו עליו כמובן היה

זה הדבר המשמעותי. פרט לכך יש פה כל מיני תקנות שאתם

ביקשתם עד 8 באוקטובר,

מדגישים מה הדברים שאנחנו מצפים שיגיעו לפה אחרת עד יום שלישי.

זה בעצם הסיפור. עוד דבר כללי, פשוט כדי שכולם יידעו: פרט ל-24 שעות האלה שבהן יש לנו אפשרות לבטל את התקנות, יש עוד 14 ימים שבהם מותר לנו לדון באותן תקנות ורטרואקטיבית לשנות

במובן הזה זו עמדת הממשלה. בסמכותכם, כפי שאמרת, להחליט לקבוע תוקף קצר יותר ולהביא את הדבר שוב בפני הממשלה, אבל זו עמדת הממשלה. כרגע. יכול להיות שהממשלה לא תשנה את דעתה ותביא בדיוק את אותן התקנות, ואז ביום שני כל המשחק ייפתח שוב ואנחנו נוכל שוב לדון. זה לא לגמרי

אתה אמרת שהעמדה היא להחזיר את היסודי. אני מבקשת לחלק בין גני ילדים ובין יסודי.

גנים, כיתות א'-ב', כיתות ג'-ד', כיתות ה'

סליחה, חשוב להגיד את זה כי זאת האמת.

אם אתם רואים שאנחנו מפספסים משהו, תגידו. העברתי את ההערות, גם המשפטיות, הניסוחיות, כך שההערות שלי

צריך להבין שככל שאנחנו מרחיבים את ההגדרה הזאת אנחנו יוצרים מערכת חינוך פירטית חלופית אלטרנטיבית שתפעל, ואז אין משמעות להחלטה שסוגרים את מערכת החינוך אם אנחנו בפועל מקימים מערכת חינוך אחרת שכל ילדי העובדים נכנסים בתוכה. אנחנו מבינים את הקושי,

גם אנחנו בסיטואציה הזאת,

אבל אני אומרת, זה המשמעות. אנחנו גם קיבלנו פניות מהמון המון גופים ויש לזה משמעות רוחבית. זה לא החלטה רק לגבי

אני רוצה להבין משפטית, כי יש כאן גם קנסות ואחריות פלילית. מגיעה בעלת הגן, או בעל גן כלשהו, ואומרת:

המדינה כן יכולה להחזיק את אותם הגנים,

תבינו מה אתם עושים אתם מבקשים לפתוח מסגרת, שלא כלכלי להחזיק אותה,

ועד גיל 12. זה לא כלכלי לאף אחד.

אתם ממציאים עכשיו פתרונות Out of the blue. את לא מגדירה מי לוקח את האחריות. זה הכול רצון טוב, עוד

כי ראשית זה לא כלכלי, שנית האחריות נופלת על המפעל החיוני עצמו, ודבר שלישי המדינה אומרת: זה אחריות שלכם, אנחנו לא צד בזה. אנחנו פשוט מגדירים לכם מה לא לעשות אבל אנחנו לא לוקחים אחריות

משפחתון עם שבעה ילדים יכול להחזיק מעמד. זה בדרך כלל הגודל של המשפחתון. אפשר לקבל אישורים פרטניים ולהיות עם יותר משישה ילדים. בסגר הראשון נתנו אישורים עד שמונה

זו הייתה הערה שהייתה עליה פה הסכמה. רחלי אברמזון, את נמצאת איתנו? קודם כול, יש מענה. הגענו להסכמות. יצא חוזר משותף על נוהל מענה חינוכי בבית התלמיד, משותף גם לשלטון

האם יש מניעה להכניס את זה לתקנות האלה ולוודא שהשורה הזאת מוסכמת עלינו? התקנות הן בנושא הגבלות בשל הקורונה.

אבל אין שום הגבלה על הפעלה כזאת. מה שלא מוגבל מותר.

זה דבר שדומה למה שיש במקומות עבודה.

הוכנס ואני מניחה שזה אמור לתת מענה גם לחדרי מורים. אתם רואים, הממשלה מתייחסת להערות של הוועדה. יש שאלה על היערכות של המוסדות לדבר

לבקש שכאשר יביאו את התקנות יורידו את מספר הקבוצות שמדריך יכול לעבור ביניהן? אפרופו הצד המניעתי שכולנו מדברים עליו כל הזמן. בדיוק

אנחנו מוכנים להציע נוסח למשרדי הממשלה, למשרד החינוך, וגם היינו בקשר עם משרד המשפטים ועם מירב ישראלי. מבחינתנו אנחנו חושבים שצריך להיות: לאפשר שהייה של ילד, כמובן לא לבדו, במקום הולם כדי שלא תיווצר טראומה. גם באופן כללי אנחנו חושבים שהשיח, גם כשהוא כתוב, צריך להיות מדויק. אולי נדבר על דיוק של הניסוח, אם אפשר לדייק את זה אפילו עוד יותר. זה אמור להיות כך. המשמעות של הסעיף אמורה להיות כזאת. אם יש איזו בעיה בניסוח אנחנו נדייק אותו. נעביר הצעת נוסח גם למשרד המשפטים וגם אליך. זה לפי הערות שלנו, אבל הם רוצים להבהיר שהילד לא ייפגע. זה בעיניי המשמעות של "התחשבות בגילו ובמצבו של כל תלמיד". מבחינתנו "התחשבות בגילו ובמצבו" לא מספקת. ראינו את זה בנוסח המקורי. בסדר גמור, תודה. אני מקבל את ההסבר הפשוט מאוד של כרמית, שבסוף אם המדינה מחייבת לתת מענה לאותם ילדים אז היא צריכה לתת גם למי שאמור לטפל בהם, עובדים סוציאליים או מורים, את האפשרות להיות מוגדרים כחיוניים, כי אחרת היא בעצם שמה אותם בסתירה, ככל שאני מבין. אני גם לא רוצה להמשיך להרחיב את ההגדרה הזאת. אני מבין את המשמעות של זה על הסגר. בהקשר הספציפי הזה זה נראה לי קצת סתירה מורכבת מדי, אני לא מצליח למצוא בזה היגיון. אנחנו פותחים את כל המשק, לא רק לעובדים האלה, זה עוד המון עובדים. אבל הם צריכים להגיע פיזית לעבוד, הם לא יכולים לעבוד מן הבית. אבל זה נכון לגבי המון עובדים. אני מבין את

אנחנו נקיים על זה שיח בינינו, לא עכשיו כי לא נצליח לפתור את זה. יכול להיות שצריך לחלק מן האוכלוסיות לתת בכל זאת מענה, גם אם זה קצת מרחיב. זה האתגר שכולנו נמצאים בו. בסדר, אני מבין את מה שאתן אומרות. מפעילי תל"ן צמרת אביבי ביקשה להתייחס. אני מניח שהיא רוצה להתייחס בהקשר של שש הקבוצות.

את יכולה במשפט אחד להתייחס, אני רואה שזה חשוב לך, בענייני התל"ן. שלום. אני מרכזת את כל נושא מפעילי החוגים, גם בתל"ן, גם בגילאי לידה עד שלוש, גם בגילאי שלוש עד שש. יצרתי את התו הסגול עם ד"ר אפרת אפללו ואמרתי גם לעו"ד מירב ישראלי וגם לאפרת אפללו שאין בעיה שאני אבדוק שכל המפעילים לא חורגים משש הקבוצות ביום. אני מבינה שהנהגת ההורים רוצה מאוד לצמצם את הכניסה שלנו אבל במקביל היא רוצה לאחד צהרונים.

אם אתם רוצים לחיות לצד הקורונה אי אפשר לעשות איפה ואיפה. אין עכשיו צהרונים, אין כלום. זה לא הולך כך, צופית. בסדר גמור, צמרת, תודה רבה. אני מדלגת כרגע על הערות של ניסוח. לגבי אפשרות ההשגה המנהלית, זה משהו שעוד לא בחנתם? או שהחלטתם לא? זה לא הוכנס לתקנות. האם שקלתם לעשות שינוי בנושא ההשגה? זה נושא שנבחן על ידי משרד המשפטים אז אני מציע שאורי שלומאי ישיב על זה. (היו"ר תהלה פרידמן) שלום. לגבי נושא ההשגה, התחלנו לברר. כפי שאמרנו גם בישיבה הקודמת, אנחנו חושבים שנכון לעשות מודל של השגה, אבל דווקא יש כל מיני בעיות טכניות של התאמה במקרה שלנו. בגלל שעבדנו בימים האחרונים על התקנות הנוכחיות לא הספקתי להידרש לזה פעם נוספת. בסדר, אני משאירה את זה כנושא פתוח בינתיים. עקרונית, כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, אנחנו חושבים שזה נכון אבל אנחנו צריכים לראות שזה באמת מתאים למאטריה. עכשיו זה שאלה דווקא של הוועדה. בישיבה הקודמת הייתה הערה על כך שיש רק ימי לימוד אבל אין שעות לימוד. כרגע נכון שרק מוסדות מסוימים מאוד עובדים, רוב המוסדות לא עובדים, אבל עדיין אני אומרת שאין התייחסות לשעות לימוד. זה עלה פה ביחס למוסדות החינוך המיוחד אבל זה נכון לגבי כלל המוסדות. אין התייחסות לשעות, יש התייחסות רק לימים. אז אולי עדיף לשנות את זה לשעות, ספציפית להגדיר מסגרת שעות. ביקשו מהם גם בפעם הקודמת, בכלל באופן כללי לגבי כלל המוסדות, להתייחס לשעות. מה שהעלית אם ההחלטה תהיה שהחינוך המיוחד פועל כרגיל אז זה נותן לכך מענה, כי אתה רוצה את הכרגיל. אני רוצה את הכרגיל, אבל בשביל זה צריך לתת גם אפשרות לאותן גננות וצוות להשאיר את הילדים שלהם כרגיל. כלומר דבר גורר דבר. זה לא במתווה הנוכחי, זה לא בתקנות הללו. זה במתווה של משרד החינוך. הכול תלוי בכול. לגננות האלה לא תהיה דרך להשאיר את הילדים שלהן - - - מט"י הוציאו דף הנחיות לגנים של החינוך המיוחד איך אפשר לעבוד. עובדים עד שעה 14:30. למה? כי הפתרון של מט"י לילדים של הגננות הוא עד שעה 15:00, לכן הגננות בגנים המיוחדים חייבות להחזיר את הילדים עד שעה 14:30 כדי שהן יוכלו לאסוף את הילדים שלהן עד שעה 15:00. אבל אלה הנחיות של מט"י, אלה הנחיות של משרד החינוך, זה לא בתקנות האלה. אני לא מצליחה להבין את מה שאתה אומר. בתקנות הכלליות שאושרו בפעם הקודמת יש התייחסות לכמה ימי לימוד יש בכל דבר. אמרנו: אל תגידו לנו ימים. תגידו לנו כמה שעות. אם אנחנו מתייחסים לתקנה 25 שאני מדברת עליה עכשיו, שעוסקת במוסד לחינוך מיוחד: "פעילות במוסד לחינוך מיוחד תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט מוסד כאמור הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע." זה שישה או חמישה ימים. אבל לא נאמר כמה שעות. את זה מחליט משרד החינוך לפי המתווה שלו. זאת אומרת, הגן יעבוד חמישה או שישה ימים אבל לצורך העניין - - - הם צמצמו את זה מלימודים עד אחר הצוהריים ללימודים עד 14:30. הבנתי את הבעיה, אבל אם הילדים של הגננות האלה לומדים במסגרות רגילות אז מה הבעיה? משרד החינוך, בחינוך המיוחד, בגנים המיוחדים מאפשר להם מסגרת מאולתרת עד שעה 15:00. אתה רוצה שהם יהיו עובדים חיוניים ואז לילדי העובדים תהיה מסגרת. שתהיה להם מסגרת עד שעה 17:00, לא עד שעה 15:00. כמו כל צהרון.

עכשיו השאלה שלי דיברנו על מי מוגדר כעובד חיוני. האם עובדי הוראה של החינוך המיוחד מוגדרים כעובדים חיוניים? אנחנו יודעים את התשובה? גם הסייעות. לפני רגע שאלתי ולא קיבלתי תשובה. האם נציגי משרד הכלכלה נמצאים בזום? אתה יכול לומר מי מוגדר מפעל לשירותים חיוניים ומי לא? האם יש לנו מישהו ממשרד הכלכלה שיודע לענות על השאלה האם עובדי הוראה וסייעות של חינוך מיוחד מוגדרים כעובדים חיוניים? בלי זה לא עשינו כלום. גם אם הם מוגדרים, השאלה האם יש פתרון מטעם משרד החינוך לאותן מסגרות. אבל הם אומרים שזה לא משרד החינוך.

הם אומרים שהרשויות יתנו את המענה, שהם יצליחו להתארגן. השאלה אם הרשויות המקומיות התארגנו עד שעות מסוימות או לא התארגנו עד שעות מסוימות. זה לא יכול להיות על בסיס רצון טוב, חברים. שלום לכולם, צוהריים טובים. אני שומע את כל הדיון עד עכשיו. אני המפקח הכללי על כוח אדם לשעת חירום, עוסק בכל מה שקשור למפעלים חיוניים, למפעלים למתן שירותים קיומיים.

הנושא של מפעלים למתן שירותים קיומיים קודם כול, אתם מדברים על עובדים חיוניים ואצלנו המושג הוא לא עובדים חיוניים אלא עובדים במפעלים למתן שירותים קיומיים. אנחנו מגדירים קודם את המפעלים ואחר כך את העובדים שלהם. אני חייב לומר שמדובר ברשימה מצומצמת של כ-2,500 מפעלים, בעיקר שנותנים שירותים לתרחישי מלחמה ותרחישי רעידת אדמה ופחות להיבט של כלל המשק, מה שאנחנו מדברים כאן. אם אסקור בקצרה ממה מורכבת הרשימה הזאת, זה בעיקר משרדי ממשלה, כל הרשויות המקומיות, מפעלים שהם תשתיות קריטיות של דלק, מים, גז טבעי, חשמל, כל המגזר הרפואי בהיבט של בתי חולים. אני חייב לומר שזה לא נותן מענה מלא ושלם לכל מה שדובר. דיברתם פה על עובדים סוציאליים, אז אני יכול להגיד לכם שעובדים חיוניים באותם מקומות שהגדרנו אותם כמפעלים למתן שירותים קיומיים, אם יש ביניהם גם עובדים סוציאליים אז הם שם, לדוגמה ברשויות המקומיות. אבל עובדים סוציאליים במסגרות אחרות שלא מוכרות על ידינו, אין לי מושג איפה הם נמצאים. אני לא יודע לכסות את כל המדינה. למה לא? אני יודע לכסות את תפיסת מל"ח בהתאם לבניין כוח שעשו משרדי הממשלה עד היום על מנת לעמוד ביעדי השירות שלהם לשעת מלחמה ורעידת אדמה. סלח לי שאני קוטע אותך. אנחנו בשעת מלחמה. למה אתם לא יכולים להגדיר קטגורית: עובדי חינוך, עובדים סוציאליים? ממש קטגורית, כל העובדים הסוציאליים שנותנים שירות לאוכלוסייה בסגר, לאוכלוסייה בסיכון, הם עובדים חיוניים. לצורך זה הגדרנו בתקנות את התוספת השנייה, עם כל הענפים, על מנת שנוכל לתת למשק לפעול. עשינו את זה כבר בגל הראשון. זה לא היה בהיבט של המסגרות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו. אני מדבר על תפיסה של מל"ח, שרשות החירום הלאומית עשתה ביחד איתנו ועם הגורמים האחרים על מנת לתת מענה מעבר למפעלים למתן שירותים קיומיים. אתן לכם מספרים, בגדול: כפי שאמרתי, 2,500 מפעלים, כאשר הפוטנציאל שהיה להמשך העבודה במשק היה כ-200,000, אז תבינו על מה אנחנו מדברים מבחינת ההיקפים. (היו"ר רם שפע) הם לא מוגדרים עובדים חיוניים, הם לא יקבלו מענה והם לא יבואו לעבוד.

עובדי הוראה של החינוך המיוחד והסייעות והגננות לא מוגדרים כעובדים חיוניים,

משרד החינוך מוגדר כמפעל למתן שירותים קיומיים ומכוח זה ניתן להכיר בהם כעובדים חיוניים. הדברים שלך נקטעו באמצע. בבקשה תחזור עליהם. משרד החינוך, כמו משרדי ממשלה אחרים, מוכר כמפעל למתן שירותים קיומיים. לצורך כך, העובדים של משרד החינוך אפשר להכיר בהם כעובדים חיוניים.

מה עם הסייעות ששייכות לרשות המקומית? הוא אמר שגם רשויות מקומיות. גם רשויות מקומיות. אמרתי שרשויות מקומיות הן מפעלים למתן שירותים קיומיים, ובכלל זה, כמו כל העובדים הסוציאליים, אם הסייעות הן עובדות של הרשות המקומית ניתן להכיר בהן כעובדים חיוניים לצורך העניין שאנחנו מדברים עליו פה בוועדה. הם יוחרגו מסך האנשים שמותר להם להעסיק ברשויות המקומיות? כי יש להם הגבלה כמה הם מעסיקים וכמה לא. האם הסייעות האלה יהיו חלק מן ה-pool שמותר לרשות להעסיק או יותר מזה? זה לא בתחום שלי אז אני לא יודע לענות. זה דיון שאפשר לעשות.

זה דבר שהוא פתיר. רביב מלאכי אומר שמשרד החינוך והרשות המקומית מוגדרים כמפעל חיוני. אם רוצים, אפשר למצוא פתרון. מי שאחראי על ההגדרות האלה זה רשות החירום הלאומית. יחד איתה ניתן לייצר פתרון. משרד החינוך מגדיר יחד איתם, עם רשות החירום הלאומית ועם רביב מלאכי. בנושא הזה רביב מלאכי אומר שניתן לייצר פתרון שהם יהיו עובדים חיוניים, העובדים הסוציאליים והסייעות. זה לא רק העובדים הסוציאליים אלא כל החינוך המיוחד. אנחנו דיברנו על כמה קטגוריות: עובדים סוציאליים, מורים בחינוך המיוחד. הבעיה שלנו היא אחרת, היא מה שאמרה יפה בן דוד. לא הוא יהיה הבעיה. נכון, אין שום בעיה. לכן הפתרון אמור להיות פה. אתם צריכים להבין את המשמעות של זה, רביב מלאכי לא אמר לכם. המשמעות של עובד חיוני היא שאפשר להוציא לו צו ריתוק. כלומר צריך להבין מה עומד מאחורי ההגדרה. אנחנו לא בנושא הריתוק, אנחנו בנושא ההגדרה. אני שומע שאתם מדברים על עובדי חינוך ועובדים סוציאליים וכן הלאה. כשמגדירים עובדים חיוניים שהוכרו כמפעלים למתן שירותים קיומיים, תבינו שמדובר גם על אחרים. גם עובדי בריאות, גם עובדי חברת החשמל, גם עובדי המים וכל מיני דברים אחרים שקשורים במשק החיוני. אם אנחנו מדברים רק על עובדים בחינוך במסגרת של רשות מקומית או עובדי משרד החינוך, אני לא רואה בעיה כזאת. אני רק צופה שאחרים יגידו: אנחנו עובדים חיוניים, ופה כבר יהיה עניין של ניהול ביקושים. אני לא יודע איך זה יעבוד. סליחה שהייתי בקשב נמוך בשלוש הדקות האחרונות. אנחנו מנסים לסכם ביחד את משך הזמן שאפשר להביא את התקנות בצורה ריאלית. אגב, ללא קשר, תדעו, כל המורים במערכת החינוך שאין להם ילדים עד גיל 12 ולא עושים מילואים, הם מוכרזים בתוך המערך הזה. יש לנו רשימה מדויקת של מוסדות. בסדר. אנחנו מתקדמים. הייתה פה הערה על שעות לימוד. השאלה אם אתם רוצים להתייחס לזה במסגרת הדיון. אחרי זה נמשיך איתם שיח ככל שצריך. תקנה 28, על החינוך הבלתי פורמלי, בעיניי היא חסרה בצורה קיצונית. היא לא אומרת שום דבר. אי אפשר שהכול יהיה בחוזר מנכ"ל. צריך שמשהו לפחות יבוא לוועדה. החינוך הבלתי פורמלי זה רחב ביותר. יש נוהל של משרד החינוך. אם הם בזום אני חושבת שטוב שהם יעלו ויספרו עליו. בסגר הקודם נכתב נוהל, שכבר קיים. אז התפצלו המשרדים והמשלימה עבר למקום אחר ועכשיו עשינו את זה קצת שונה. הרעיון הוא מה שהיה בסגר הקודם. אם אנשי משרד החינוך יכולים לספר בדיוק מה היה הנוהל. אולי צריך להגיד שלפחות הבסיס לגבי הסוגים השונים של החינוך הבלתי פורמלי צריך להיכנס לתקנות.

שהתקנות נכתבו נורא מהר ולכן לא כתבנו את כל ההסדר, אבל הם יוכלו לספר. אנחנו לא נכנסים לזה. תצטרך להיות הרחבה, וגם דיברתי על זה עם השר בזמנו, הרבה יותר משמעותית לחינוך הבלתי פורמלי. אי אפשר להתייחס בשלוש שורות לכל העולם הזה. בנושא הפנימיות הוכנסו כל הפנימיות, כאשר ההגדרה "פנימייה" רחבה למדי. בדיוק דנו קודם עם המתמחים שלי האם מכינות קדם-צבאיות נכנסות לפנימיות. הן נכנסות. כלומר יש הרבה סוגים של פנימיות שיכולים להיכנס פנימה, גם לילדים עד גיל 18 וגם לחינוך על-תיכוני. הבנתי שבמכינות קדם-צבאיות פשוט עובדים רגיל. כי הם מוגדרים כפנימיות בהקשר הזה. מותר להם. אני לא יודעת אם יש זמן להיכנס לזה כרגע לעומק, אבל לגבי העל-תיכוני, יש פה קודם שאלה של היערכות, עד כמה הם יכולים להיערך, זו שאלה שאני שמה על השולחן. מעבר לזה, לגבי העל-תיכוני יש בעצם שתי אופציות, של התנהלות פתוחה והתנהלות סגורה, שבעצם נכנסים לסוג של פנימייה שהיא סגורה. לא ברור לי לגמרי מי מקבל את ההחלטה הזאת, האם לחניכים יש איזו יכולת להגיב להחלטה הזאת. זה דבר די חריף בעיניי. זה דבר שצריך לדון בו יותר לעומק. זה באמת סעיף חדש. אנחנו נשמח להציג אותו. אחד החריגים שכן פועלים וכן פתוחים הוא החריג של פנימיות. המחשבה היא שפנימייה היא בעצם כמו הבית של אותם שוהים בו ולכן אנחנו מאפשרים להם לפעול, אבל בכפוף להסדרים שנקבעו בחוק. זה מובנה בהתאם להנחיות שהיו גם לפני כן לגבי פנימיות, אבל הכנסנו אותם לתקנות בגלל החשיבות. יש פה, בגדול, שני מסלולים עיקריים לפנימיות ומי שמחליט הוא בעל המוסד, הוא מחליט לאיזה מסלול הוא הולך, למעט מה שאגיד לגבי קטינים, יש פה כן סייג מסוים. חילקנו את זה לסוגי פנימיות שונות ולסוגי אוכלוסייה שונים שזה מיועד להם. יש את המסלול הפתוח ויש את המסלול הסגור. המסלול הפתוח אומר קפסולות של עד 18 תלמידים באותה קפסולה. הקפסולות אמורות להיות נפרדות לגמרי האחת מן השנייה, כלומר אין שום מפגש בין תלמידים של קפסולה אחת לתלמידים של קפסולה אחרת. הם אמורים לתפקד כמו תא משפחתי אחד בפני עצמו. המסלול הפתוח הזה, של אותם 18, אנחנו מתייחסים אליו כמו אל תא משפחתי, במובן הזה שחלות עליהם כל כללי הגבלת פעילות. כפי שאני יכולה לצאת מן הבית עד 500 מטר אז גם אותם תלמידים יוכלו לצאת מן הפנימייה לצרכים שמפורטים בתקנות הגבלת פעילות ולמרחקים שנקבעו, כל מה שחל שם חל גם עליהם, כל הסדרי היציאה והכניסה הם בדיוק כמו בכל האוכלוסייה. מסלול אחר שמפורט פה הוא מסלול סגור. המסלול הסגור הוא של קפסולות של 50. הוא מיועד למי שהולך לשהות בפנימייה לתקופה ארוכה. המשמעות היא שבשבועיים הראשונים הם נמצאים בקפסולה של 50. אחרי שבועיים שבהם הם היו בקפסולה של ה-50 ולא נפגשו עם אף קפסולה אחרת, היו כמו במין בידוד קבוצתי של שבועיים ולא התגלה אף חולה מאומת בקרב אותה קפסולה, אחרי שבועיים הם יכולים להתאחד כמה קפסולות ביחד ובעצם זה לא מוגבל. ועדיין לא לצאת מן המוסד. המאפיין את המסלול הסגור, שבשונה מן המסלול הפתוח של ה-18, כאן אי אפשר לצאת מן המוסד. גם בשבועיים הראשונים הם לא יוצאים וגם אחר כך. הם יכולים להתאחד ואחרי שהם מתאחדים זה לא שלא יוצאים מן המוסד, אנחנו גם הבהרנו את זה: מי שרוצה לצאת יוכל לצאת אבל הוא לא יוכל לחזור, הוא לא יוכל להצטרף לאותה קפסולה מאוחדת. כפי שאתם מבינים, הסכנה פה להדבקה היא המונית. לכן אם מישהו רוצה לחזור יהיו פה שתי אפשרויות. מכיוון שמדובר בבגירים, במוסדות על-תיכוניים, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא להיות בעצמו בבידוד מניעתי. אפשרות אחרת היא להצטרף לקבוצה חדשה. הרבה פעמים המוסדות האלה עובדים בדרך מדורגת, שיש את הקפסולות שהתאחדו ובשבוע הבא מתחילה עוד קפסולה חדשה של 50, אז הוא יכול להצטרף לאלה שעכשיו התחילו. הוא לא יכול לחזור לקפסולה שהוא היה איתה כי היא כבר התאחדה עם עוד כמה, כי שם אתם בטח מבינים שיש סכנה להדבקה. אני חושבת שהמתווה הזה קצת בעייתי. חשוב לי לחדד כמה דברים וכמובן אחרי זה נשמע את ההערות. כתבנו פה שיש עדיפות לכך שהוא ישהה בקפסולה חדשה. כלומר ברירת המחדל היא שאם הוא רוצה לחזור לפנימייה אז הוא יצטרף לקפסולה חדשה ולא ישהה לבד בבידוד. רק אם אי אפשר לעשות את זה אז הוא יכול להחליט, אם הוא רוצה לחזור לפנימייה אז הוא יהיה בבידוד מניעתי. זה דבר ראשון שהוספנו אחרי שיח עם משרד המשפטים. דבר נוסף, עשינו פה הבחנה בין כל מיני פנימיות. יש סוגים שונים של פנימיות שפועלות. יש פנימיות שמיועדות לילדים שאין להם עורף משפחתי. פנימיות כאלה יכולות לפעול רק במסלול הפתוח. לא רצינו שילדים כאלה, שהם קטינים וזה הבית שלהם, יהיו בפני הסיטואציה שהם יצאו מן הפנימייה ואחרי זה יצטרכו להיות באותו בידוד מניעתי. זה דבר שאנחנו מבינים שהוא בעייתי ולכן אותן מסגרות חייבות לפעול רק במתכונת הפתוחה של ה-18 ואין פה בידוד מניעתי. פנימיות לבגירים, כלומר לתלמידי על-תיכוני, יש להן את שתי האפשרויות כפי שתיארתי, או פתוח או סגור.

זה לא מדויק. יש לבעל המוסד אפשרות להכניס את התלמידים שלו לסוג של כלא כזה, במידה מסוימת, כי אחרת הם לא יכולים לחזור. אנחנו מבינים שגם כך רוב המוסדות אין להם מקום להתחיל את כל הקפסולות ביחד, שכולם יהיו בבת אחת, לכן גם כך הם עובדים בצורה מדורגת, ולכן החזרה כן תתאפשר בדרך כלל. אם זה המצב, אולי צריך לקבע אותו בתקנות ולא להשאיר אותו כאופציה. אני מבינה שלמוסדות זה היה חשוב. צריך לבדוק את זה. אנחנו צריכים לבדוק גם מול המוסדות. תציינו גם איזה מוסדות. דיברנו כאן קודם על מוסדות לילדים בלי עורף משפחתי בגילאים עד תיכון. יש סוג אחר של מוסדות לילדים שיש להם עורף משפחתי, זה יכול להיות כל מיני פנימיות תיכוניות או ישיבתיות, שזה קטינים בכל זאת ולכן אנחנו מתאימים את זה לסיטואציה הזאת ואומרים שהם יכולים לבחור בין המסלול הפתוח או הסגור, בעל הפנימייה יכול, אבל אם ילד יצא מן הפנימייה במסלול הסגור, אצלו אין את האופציה הזאת של בידוד מניעתי, בגלל שבכל זאת זה קטין אז אצלו הוא לא יהיה לבד בבידוד. או שהוא יצטרף לקבוצה חדשה.

לגבי ילדים שיש להם עורף משפחתי. לכן עשינו את האבחנה הזאת.

יש פה בעיה לא פשוטה. צריך לזכור שזה תקנות שמיועדות לתקופה הזאת, שבאמת רוב המוסדות בכלל סגורים. יש פה אישור מיוחד לפנימיות. רוב הנוער לא לומד בכל מקרה. עשינו החרגה מיוחדת לפנימיות. אני שואלת: האם יש כבר תוכנית לעשות מתווה אחר ל"רמזור"? זה הרי לא היה בתקנות הקודמות, וזה גם בעקבות בקשה של הוועדה.

זה היה הוראות מנהל לגבי פעילות של פנימיות. הכנסנו את זה לתקנות כאן. זה היה לא רק לסגר, זה היה גם ל"רמזור".

אנחנו מבינים את הצורך הדחוף בעת הזאת. מירב מנסה להגיד שנראה לנו שככל שנצא מן הסגר מהר ונעבור ל"רמזור" נצטרך למצוא נוהל מיטיב. לדעתי נוהל אחר. אולי גורמי המקצוע יגידו, כי בפנימיות, בשונה ממסגרות החינוך האחרות, יש סכנת הדבקה גדולה מאוד. אבל אפשרתם גם מתווה פתוח. בקפסולה של 18. השאלה אם אתם מאפשרים למנהל המוסד להחליט על דעת עצמו שהוא לא הולך על קפסולות אלא הוא הולך על סגירה של כל המוסד. זה צורך שהגיע מן השטח. אבל אי אפשר כך. צריך אולי פילוח של סוגי הפנימיות, איזה סוגי פנימיות יש לנו, לאיזה סוגי פנימיות זה מתאים. יכול להיות שמכינה קדם צבאית שנכנסת לפה, מנהל המכינה יחליט עכשיו שהוא מכניס אותם לסגר.

לא מתאים להם? הם יכולים לא להגיע למסגרת הזאת. אבל הם רוצים להיות במסגרת. אנחנו מבינים, אבל המסגרות סגורות. ברירת המחדל היא שהן סגורות. עכשיו הן סגורות אבל אתם אומרים שזה גם המתווה של ה"רמזור".

נדון בזה. זה דבר שלדעתי צריך לדון בו. רציתי רק שמשרד המשפטים יגיד משהו על העונשין והעבירות המנהליות, שזה חדש,

אני רוצה לשאול משהו. אני חוזרת לאתנחתה הקומית שלנו מתחילת הדיון. אנחנו יכולים לומר שזה לא יהיה? לא. זה לא קשור לתקנות.

שהם ילמדו מרחוק או לא ילמדו מרחוק? התקנה מאפשרת ללמד מרחוק. אנחנו לא יכולים להגדיר למשרד החינוך האם גננות או מורים ילמדו מרחוק, אבל זה בהחלט משהו לדון בו, הוא פשוט לא קשור לתקנות.

אני מקבלת המון פניות של: חאלס, תעזבו אותם, תגידו שאם לא לומדים אז לא לומדים, אם כן לומדים אז כן לומדים. הם לא חייבים להיכנס לזום. לא, יש חובת נוכחות. צריך להבין: יש לי מחשב אחד, שלושה ילדים, כולם בזום במקביל ועוד מאיימים על הילדים עם חובת נוכחות. אנחנו נתייחס לזה. זה לא בתקנות. מי נמצא ממשרד המשפטים? נירית או לילך. שושי, את יכולה להתייחס? שלום, תודה רבה. אם אפשר לפתוח לליאנה, שהייתה לה תקלה טכנית, שאולי תוכל להצטרף אלינו. מוצע כאן להוסיף כמה עבירות פליליות שייאכפו בדרך מנהלית, זאת אומרת בדרך של קנס. אנחנו מדברים על שלוש התנהגויות מרכזיות. התנהגות אחת היא פתיחה של מוסד שנאסר לפתוח אותו, בשני תרחישים. תרחיש אחד הוא מוסדות חינוך שנסגרים עכשיו בסגר, ותרחיש שני הוא שהוחלט על סגירה בגלל תחלואה במקום, אותו סעיף שמסדיר את האפשרות הזאת העניין השני הוא הוראות שנוגעות לפנימיות. הוראה אחת היא קביעת והפעלת מנגנון להפרדה לקפסולות, הפרדה לקבוצות קבועות נפרדות, הקצאת מרחבי פעילות ומתקנים נפרדים. ההבנה היא שבאמת הסיכון פה גדול מאוד ואם אנחנו יודעים היום מהנתונים של משרד הבריאות שרוב ההדבקות נעשות בבתים, בהקשר הזה המקום מתנהל כמו בית ואם הוא לא מתנהל לפי ההנחיות של משרד הבריאות אנחנו בסיכון שהוא יהיה ממש מדגרה. העבירה האחרונה היא לגבי החדרים, כלומר יש הוראה שבעל המוסד בפנימייה יאפשר בחדר שהייה של עד חמישה. אם מלינים בחדר יותר מחמישה זה גם עבירה מנהלית. אם את יכולה להגיד משהו על הסכומים ואיך הם נקבעו? זה 5,000 שקל על שתי העבירות הראשונות ו-1,000 שקל על העבירה האחרונה. העבירה של פתיחה בניגוד לאיסור, בדומה להגבלת פעילות, זה הדרג החמור ביותר ולכן נקבע קנס של 5,000 שקל. לגבי המנגנון, גם בגלל מה שתיארתי קודם על הרגישות והסיכון המוגברים חשבנו שנדרשת פה הרתעה מיוחדת. זה תואם את הקנסות הרוחביים לגבי כלל סוגי הפעילות האלה,

חושבים ש-5,000 שקל זה סכום הולם? סליחה, לא שמעתי. אני אומרת שזה בעצם תואם מבחינתכם את אותם סוגי פעילות גם בתקנות אחרות, בערך אותו סכום. האם אתם באמת סבורים ש-5,000 שקל זה סכום הולם לסוג העבירה הזה, כלומר שזה ירתיע? אחלק את תשובתי לשתיים. לגבי פתיחה בניגוד להוראה לסגור זה תואם, כמו בהגבלת פעילות. אנחנו כאן באופן רוחבי מתאימים, בכל הסטים הסכום הוא 5,000 שקל. לגבי מנגנון בהקשרים של מסעדות וכדומה הסכום נמוך יותר אבל הסיכון אחר. כאן בגלל הלינה המשותפת, בגלל שהם מתנהלים כמו בית, בגלל המספרים הגדולים והנתונים חשבנו שנכון בכל זאת להציע סכום גדול יותר. זה חלק מן הפיקוח של הוועדה, הנושא של העבירות הפליליות. בוודאי. יש לי שאלה. האחריות היא על המפעיל הישיר? הרי יש פה דרגים בדבר הזה. היא על הבעלים של המוסד?

ערים שבשבועות האחרונים, למרות שהן אדומות והיו צריכים לסגור, פתחו. יש פה שרשרת פיקוד. אולי שאנשי משרד החינוך יתייחסו לשאלה מי הבעלים, אבל להבנתי זה הרשות המקומית עצמה. יכול להיות שהרשות המקומית תיקנס? מה זה בעלות?

אם היא פותחת מוסד כשאנחנו אמרנו לה לסגור אותו. אבל אז שאלת הסכום משמעותית מאוד. זה נראה לי מאוד בקטנה. זה המקסימום לפי החוק. אזכיר שחוק המסגרת קובע. נכון, זה מה שהחלטנו בוועדת החוקה. תודה רבה. הצלחתי להתאפק בהרבה דברים ציניים שהיו לי להגיד בדקות האחרונות. גם לגבי תקנה 34, על היחס בין התקנות האלה לחירום,

אהיה בדיון עם משרדי הממשלה. תודה רבה גם למי שהתייחס בזום ולמי שהיה כאן.

באמת תודה גדולה על עבודה מוקפדת מאוד ויסודית על כל פרט, גם בניסוחים וגם במהות, זה באמת מוערך. גם לכן תודה, שאתן גם מקפידות, וגם מבינות את הסיטואציה החריגה. אני רוצה להגיד מה דיברנו פה תוך כדי הישיבה. אמרתי כבר כמה פעמים, אנחנו מקצרים את משך הזמן שיש לממשלה להשיב לנו את התקנות, בקריאה לתיקונים שאנחנו דורשים. בינתיים בדקנו פה ביחד עם הייעוץ המשפטי של משרד הבריאות. הרי בעצם אנחנו יוצאים לחג,

שבת וראשון לא עובדים, ביום שני זה חצי יום,

בעצם הממשלה צריכה שאנחנו ניתן לה תוקף שהוא 24 שעות יותר ממה שהם צריכים להביא, שהרי תוך 24 פוקע התוקף. לכן הבנו שהכי מוקדם שאנחנו יכולים לדרוש מן הממשלה לחזור אלינו זה יום רביעי, כדי שביום שלישי הם יוכלו להביא את זה לממשלה. אם ניתן להם עד יום שלישי זה אומר שכבר ביום שני הם צריכים לבוא לממשלה, וזה פשוט לא יעבוד,

זה הכי מהר שאנחנו יכולים. לא אהיה ציני, אבל מצליחים להעביר החלטות גם בלילה. זה גם הנוסח. אגיד לכם משהו שאולי אנשים לא תמיד מבינים. אני לא בממשלה אבל את זה אני מבין. זה לא רק שאלה של מי כותב אלא בסוף המשרדים צריכים להסכים על מה שכתוב. היא מנסחת ואז צריכה להעביר למשרד החינוך ולמשרדים אחרים. אני יכולה להבטיח לכם שלא ישנו כמעט השבוע.

באמת כדי להיות ריאליים. אנחנו צריכים להיות אחראיים. אם אנחנו נגדיר את זה עד יום שלישי והם לא יצליחו עד יום שני להביא את זה, התקנות יפקעו ולא יהיו תקנות. אני מבין שזה אולי נראה לך נחמד, אנדרי. אני בכל זאת צריך מידה של אחריות. הבנתי שאתה צוחק, זה היה בהומור. אי אפשר לחשוד בך בחוסר אחריות, את זה נשאיר פה לחברים אחרים. אנחנו מסכמים שהתוקף הוא עד יום רביעי ב-8 בערב, כדי שאתם תדעו להביא את זה לממשלה עד יום שלישי בערב. אם התקנות ישתנו - - - עד יום רביעי. אנחנו מפרסמים את זה עכשיו בקובץ תקנות. אין שום בעיה. עד יום רביעי כדי שאתם עד יום שלישי תגישו לממשלה את שינוי התקנות. אם הן ישונו על פי מה שאנחנו מבקשים אז זה בסדר גמור ותוך 24 שעות התקנות ייכנסו לתוקף.

נוכל בכל מקרה להתכנס פה ביום רביעי ולדון בזה, לאשר או לא לאשר. אני מנחה את הממשלה להפריד את הסעיף שמתייחס לכל המוסדות על פי גילאים. אני מבקש להתייחס לגילאי הגן, וכמובן גם למעונות ולכל מה שצריך בגילאי לידה עד שש, וגם להתייחס לבתי הספר היסודיים בהפרדה של כיתות א-ב, ג-ד, ה-ו, בנפרד מן החטיבות. שתהיה התייחסות שתאפשר לנו לקבל החלטות מושכלות על בסיס הנתונים ובהמשך למה שהוצג פה על ידי משרד הבריאות. זאת הבקשה שלנו מן הממשלה. וכמובן כל שאר הנושאים שהצגנו פה, בהתאם למה שאנחנו מבקשים לתקן. צריך להגיד שבפעם שעברה באמת הרבה מן הדברים תוקנו. חלק הם פשוט לא מספיקים. אנחנו לא מלינים על זה. הדברים תוקנו, ומה שלא הספיקו יקרה בהמשך. לגבי החינוך הבלתי פורמלי לא יכול להיות שמערכת כל כך כבדה, של חצי מיליון ילדים, תקבל התייחסות כל כך דלה. אני מבין שיש לזה התייחסות אחרת. אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס לזה אחרת בתקנות. גם אם זה לא יבוא עד יום שלישי ולא תספיקו עד אז, אחרי זה נצטרך לעשות משהו הרבה יותר מקיף לאורך השנה. ככלל מערכת החינוך הבלתי פורמלי סגורה, כמו שאר המערכות. יש התנדבויות. אני אומר את זה לפעם הבאה. מכיוון שלמנהל יש סמכות לפתוח את הפעילות בקבוצות של עשרה, ואנחנו לא יודעים אפילו מה הקריטריונים או אפילו באילו גופים מדובר, זה דבר שצריך להרחיב לגביו.

אפשר להגיד את זה גם לגבי החינוך, לכתוב פה משפט ולהגיד: בהתאם לחוזר מנכ"ל. יש סיבה לתקנות. הפעילות לא מאוד מצומצמת, להיפך, היא מאוד מורחבת. יש הרבה סוגים של פעילויות שעושים בחינוך הבלתי פורמלי. אין טעם להתעכב על ההערה הזאת. היא הייתה הערה נורמטיבית לגבי הפעם הבאה. אני מבין שהכול בסדר. יש למישהו עוד שאלה או שאנחנו יכולים להצביע? אנחנו נוכל להצביע. השאלה היא איך אנחנו פונים למשרד החינוך ספציפית כדי לפתור את הבעיה של החינוך המיוחד. אגיד לך מה קרה בפעם שעברה: נגמרה הישיבה, התחילו לדבר עם משרד החינוך, הם דיברו בשפתם המשפטית ואנחנו דיברנו מקצועית כדי לנסות לייצר שינויים. אין בעיה, אדבר אתך על זה כדי לעשות התאמות. נפנה אליהם גם במכתב מסודר דרך הוועדה, אין בעיה. אנחנו מעלים להצבעה את קיצור תוקף התקנות עד ליום רביעי 23 בספטמבר, בהבנה שאתם תביאו לממשלה את ההחלטה 24 שעות לפני. אני מייחל מפה שאתם, בהסתמך על הנתונים שראינו פה ובהסתמך על ההצעה של פרופ' גמזו מלפני יומיים בפנייה שלו לשר הבריאות ולשר החינוך, שגם הוא חושב שיש אפשרות להתייחס אחרת לילדי כיתה ה' ומטה, ובהתייחס לנתונים שהוכיחו, להבנתי, שההדבקות קיימות אבל הן במידה הרבה הרבה יותר נמוכה, בוודאי בגילאי לידה עד שלוש וגם בגילאים שלוש עד שש וגם אחר כך בעוד קפיצה עד גיל עשר. בעינינו זו ההחלטה הנכונה ולכן אנחנו מקצרים את תוקף התקנות. אני מעלה את זה להצבעה.

מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד,

אין תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה) (תיקון),

עם תוקף עד 23 בספטמבר 2020, אושרו.

אין מתנגדים ואין נמנעים. התקנות אושרו. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה